הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל בהצעת

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אין היום הצעות אי-אמון. ראש הממשלה נמצא בביקור ממלכתי בחוץ-לארץ,

כל הסיעות באופוזיציה הסירו את הצעות האי-אמון. ולכן, כמצוות התקנון, אנחנו נפתח בנאומים בני דקה. מי שמעוניין להשתתף, כמקובל, יצביע. נא להצביע, מי שמעוניין להשתתף בנאומים בני דקה. אני בינתיים אזמין את חברת הכנסת נורית קורן לפתוח את פרק הנאומים. בבקשה, גברתי, את יכולה לגשת למיקרופון. אחריה, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מכובדי, השתתפתי הבוקר באזכרה הממלכתית לנופלים במבצע "קדש", כממלאת-מקום יושב-ראש הכנסת. פגשתי את המשפחות, יתומים ואלמנות, אחים ואחיות, שהביעו את כאבם העצום על האבדות הקשות, ובעיקר על כך שהיום, 59 שנים אחרי, איננו זוכרים ומזכירים את המלחמה שגבתה 177 מחיילינו, נוסף על מאות שנפגעו. כל אחד מן הנופלים במלחמה הוא עולם ומלואו, חיים שלא הגיעו לידי מיצוי, כישרונות שלא באו במלואם לידי ביטוי, וגעגוע אין-סופי שגם מרחק השנים לא מצליח להקהות. לעתים, דומה שההפך הוא הנכון. הכאב על החסר שלא יתמלא לעולם דווקא הולך ומתעצם. אני שולחת תנחומים לבני משפחות הנופלים במערכה. יהי זכרם ברוך וצרוּר עמנו לעד.

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה, אדוני. נאומי

לא רצית? לא הצבעת? אה, סליחה, סליחה, סליחה. חבר הכנסת טלב אבו עראר. אני פשוט לא הסתכלתי אם הצבעת או לא. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני. אתה, ואחריך, חבר הכנסת אלעזר שטרן. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, ביום חמישי פורסמה כתבה בערוץ 2 על כך שמשרד הבריאות העביר הנחיה חד-משמעית המבטלת את המענקים לרופאים בפריפריה. המענקים שניתנו משנת 2011 שיפרו משמעותית את רמת הרפואה הציבורית בפריפריה. המענקים ניתנו לרופאים הרוצים להתמחות בפריפריה או לרופאים שבוחרים במקצועות במצוקה,

מומחים וכדומה. במסמך שהוצג בכתבה, משרד הבריאות ציין שיש למחוק את המילה "פריפריה", והמענק יינתן לרופאים שבוחרים במקצועות במצוקה, ולא לרופאים שבוחרים לעבוד בפריפריה. מדברי יושב-ראש ההסתדרות הרפואית, הוא אומר שביטול המענקים בפריפריה עלול לפגוע במטופלים ובבתי-החולים בפריפריה. תושבי הפריפריה ראויים לבריאות הוגנת כמו כל אזרחי מדינת ישראל. ידוע כי קיימים פערים בשירותי הבריאות הציבורית בין הפריפריה למרכז, וביטול המענקים לרופאים רק יעצימם. ולכן אני פונה שוב ומבקש להשאיר את המצב כמו שהוא. המענק שניתן לכל רופא ורופא בגובה 300,000 שקל, אני מבקש שימשיכו הרופאים לקבל את זה כדי לחזק את יישובי ותושבי הפריפריה. תודה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. היום דנו בנשיאות בכמה הצעות, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אתה מעלה נושא חשוב. דנו בנשיאות, היו כמה חברי כנסת שביקשו הצעה לסדר-יום או דיון מהיר. קיבלנו בשורה משמחת שהתקציב הזה הוחזר. לכן יישר כוח לכל אלה שעמלו, וטרחו, והעלו את הנושא ולחצו. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת אורן חזן. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, היו פה היום טרקטורים באזור בית-המשפט העליון, אבל לצערי הרב, הם לא מקבלים את אותה תשומת לב כשמחברים אותם לבית-המשפט העליון. כמו בולדוזרים, אתה אומר. D-9. אמרתי טרקטורים. אני רוצה לומר שאותי תיזזו היום בין ועדות שונות, בעיקר לוועדת הכנסת, כדי לוודא שיצליחו להעביר לפני התקציב את סירוסו של הגיוס, או אם להגביר את הפירוד בעם, וגם על החטיבה להתיישבות. אבל אף אחד לא הריץ אותי, איך אנחנו מצילים את ההתיישבות האמיתית בארץ, וזו החקלאות. אני מקווה שתשומת הלב שנמצאת כאן מעבר לגדר, גם אם היא לא יודעת לעשות כותרות כמו הבולדוזרים,

שאתה אמרת, או בלי לאיים על בית-המשפט העליון ש-100 טרקטורים ייכנסו לשם, נדע אנחנו בבית הזה להתייחס יותר גם לאתגר הזה.

תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת אורן חזן, ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כל כך הרבה נושאים דחופים על סדר-היום, במיוחד בימים של תקציב. אבל אני רוצה להתייחס לדבריה של המחבלת חנין זועבי, המחבלת בתהליך השלום, שאתמול בחרה לעשות השוואה ולהגיד כאילו יש קשר ישיר בין גרמניה הנאצית לישראל של היום. אז כנראה היא, באמסטרדם, עלתה על טריפ רע, כי הקשר הישיר שאכן קיים בין גרמניה נאצית לישראל של זמננו הוא אחד: אז שחטו יהודים מכיוון שהם יהודים, בשביל מה אתה, והיום חבריה ממשיכים לשחוט יהודים ברחובות. אני חושב שהגיע הזמן שחברים מכל קצוות הקשת הפוליטית בבית הזה

כדי להוקיע ולהוציא משורות הבית הזה את האישה הזו שמחבלת בצורה ברורה,

שעה-שעה, לא רק בתהליך שלום, אלא מובילה להסתה ולרצח של יהודים בכל מקום שהוא, מבזה את מדינת ישראל, מבזה את הלגיטימיות שלנו כאן ואת זכותנו על הארץ. הגיע הזמן שנגיד: די להסתה, ונגרש את חנין זועבי מכנסת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת חזן. חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבין שיש היום איזה ידיעה סוערת ומסעירה, מדווחים לנו על שינוי המשרד מ"הנגב והגליל" ל"פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל".

אדוני היושב-ראש, מה ההבדל בין הנגב והגליל לפריפריה? בעיני, גבולות הפריפריה הם הנגב והגליל. זה כולל את הפריפריה החברתית גם. אני חושב שיש פה ערבוב, הפריפריה במונחים שלנו זה אזורים של בעיה גיאוגרפית. יש גם שכונות בנתניה ובתל-אביב, אבל גם השאלות שהועלו פה על-ידי שטרן, שאלת הפגנת החקלאים, ושאלת הטבות המס, והשאלות של תקציב המדינה. אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך למנוע את הבושה הזאת. אדוני היושב-ראש, אני מציע למנוע את הבושה. אני לא חושב שמישהו השקיע מחשבה, מה זה נקרא שינוי, אני לא מדבר עכשיו על כסף, אני מדבר על השם. גם שם הוא חשוב, מה זה נקרא שינוי מ"הנגב והגליל" ל"פריפריה, הנגב והגליל". זה לא רק משחק מילים, זאת שגיאה. ובעיני, הפריפריה והנגב והגליל הם אותו דבר. אני משתמש בדרך כלל במילים "נגב-גליל", כדי שלא תהיה הטעות של השר אורי אריאל, משום ששאלת הפריפריה החברתית היא שאלה אחרת, והיא מורכבת, ויש לה היבטים אחרים ורחבים. אבל שאלת הנגב והגליל או הפריפריה של ישראל זאת שאלת העדיפות הלאומית ושאלת היעדים, שלפי דעתי הם גם מוסכמים. לכן אני מציע לעצור את התקלה. תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. רק למען הסר ספק, אנחנו מקבלים את הבקשה הזאת מן הממשלה בצורה שהיא כתובה, והכנסת מביעה את עמדתה בהצבעה, מי בעד ומי נגד. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מאיר כהן. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה מפה לשלוח מסר לשר האוצר, מאחר שהיום, וגם הימים שעברו, וגם הימים שיבואו, הם ימי התקציב, אווירת התקציב, והיום היה כנס על תקציב המדינה וחלקם של הערבים, האוכלוסייה הערבית, בתקציב הזה. אני רוצה להגיד לו: 1. תקציב טוב הוא תקציב צודק. והוא צודק כאשר הוא עושה צדק עם אלה שתקציבים אחרים נהגו בהם באי-צדק ואי-שוויון והפלו אותם.

התקציב יהיה טוב ומצליח כאשר ייטיב ויעשה צדק עם השכבות החלשות ועם המגזרים החלשים, אם בפריפריה אם בחברה הערבית. בידיך, שר האוצר, להיות המהפכן והחלוץ, מאחר שכאשר התייצבת פה על הדוכן, כאשר היה דיון על התקציב בקריאה טרומית, קריאה ראשונה, אמרת: תקציב זה ערכים, השקפת עולם. הערך הראשון והחשוב הוא צדק ושוויון. אתה יכול להיות שר אוצר טוב עם תקציב טוב, ואם תרצה, אין זו אגדה.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. ציטוט מקורות ציוניים זה גם צעד חשוב. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רק רוצה להגיד לאורן חזן: אורן,

אל תפרנסו האחד את השני, לא כל מה שחנין זועבי אומרת באיזה מקום, אנחנו צריכים לתת לה follow-up כאן.

אדוני, אתה מבין את הבעיה, אבל?

עזוב, עזוב. לא, זה לא נכון. זה בדיוק מה שהיא מחפשת.

עצימת עיניים לא תעלים את הבעיה. אף אחד לא עוצם עיניים. במקום להטיף לי מוסר,

אורן, אני לא מטיף לך, אורן, אני לא מטיף לך מוסר. לא לא, אדוני, חבר הכנסת מאיר כהן. כן, אתה צודק. לצערי הגדול, אתמול הממשלה הפילה הצעת חוק בדבר הגדרה של מספר התיקים שאתם עובדים סוציאליים יצטרכו להתמודד. אני מאוד מבקש מהמאזינים כאן, ולא משנה אם אתה בקואליציה או באופוזיציה, זאת הצעה מאוד חשובה, שעושה צדק עם האנשים האלה.

עד יום רביעי, יעשה כל אחד את חשבון הנפש שלו.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, בשבוע שעבר הגשתי שאילתה ישירה פה, בנושא האוכל הרקוב שהגיע לתלמידים. שאילתה דחופה אפילו. הייתה שאילתה דחופה, סליחה. וענה לי סגן שר החינוך, והוא אפילו התחמק מהתשובה איפה עשו את הבדיקה של האוכל, אם במעבדה, מאיפה המעבדה לקחה את הדגימות, אם במקום שהכינו את האוכל או במקום שהוא הגיע אליו. אז היום עוד הפעם, כשהגיע לחם רקוב, שאתה לא צריך מעבדה, אתה יכול לראות את זה ויזואלית, וגם את הצילומים של האוכל הקודם ושל הלחם של היום, העברנו לסגן שר החינוך, ואני מקווה שיוכלו לטפל בזה.

אני מוסיף עוד משהו, בקשר לתקציב. לפעמים אתה אומר שאני לא יודע, שאתה מתעלם, שאתה אומר: לא נכון. אבל כשממשלה מגיעה למצב שהיא עושה את הבדיקות שלה ואומרת: כן, יש אפליה ויש מקום לתקן, ממשלת ישראל הקימה את "צוות 120 הימים" לבדוק את מצב הדיור במגזר הערבי, קיבלה את ההמלצות של "צוות 120 הימים". אם היא קיבלה את ההמלצות היא צריכה לתקצב אותן. היא ממשיכה

היא מכירה בזה שיש אפליה, מכירה בזה שצריך לתקן, מקימה צוות, ולא מממנת. זה דבר אחד. 2. בג"ץ קבע שצריך לתקן את מענקי האיזון למגזר הערבי.

תיקנו נוסחה של מענקי איזון לרשויות מקומיות, והוסיפו שם עוד פרמטרים, כדי לגזול מהיישובים הערביים מאות מיליונים, שבגללם המצב ברשויות המקומיות במגזר הערבי נראה איך שהוא נראה. תודה. אם היא לא רוצה לתקן, לפחות יש לאפשר לרשויות המקומיות להקים אזורי תעשייה ומסחר, שיוכלו להתקיים ללא מענק איזון.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה, אדוני. בימים אלה הכנסת כולה, כל הוועדות, ובשבוע הבא גם המליאה, מכינים את חוק התקציב, חוקי התקציב וחוקי ההסדרים. אני רוצה להפנות את תשומת לב חברי הכנסת לדבר אחד שעבר,

אתמול בלילה, בשעת לילה מאוחרת, בוועדת הכספים, שאני חייבת להגיד באופן אמיתי, מדיר שינה מעיני. מדובר בהפחתת התקרה לפטור ממס על החיסכון לפנסיה. זה נשמע, איך אמר ג'ון אוליבר? אם אתה רוצה לעשות משהו רע, תחביא אותו בתוך משהו משעמם, זה נשמע משעמם. זה פנסיה, זה בעתיד, לאף אחד לא אכפת. אני רוצה להגיד לך בשם הדור שלי, אני אהיה בת 40 בשנה הבאה, והדורות שבאים אחרי, הצעירים ממני: אנחנו בשעת פרישה נעמוד בפני שוקת שבורה. אנחנו מגדלים פה דור של קשישים עניים. אם היום מדברים על שיעור גבוה של קשישים עניים, בעוד 20 שנה אנחנו נעמוד מול דור שלם שההכנסה שלו תצנח, שיעמוד מול עוני מחפיר. הפנסיה, מכרסמים אותה מכל כיוון. כבר עכשיו,

בגלל משברים גלובליים ואוניברסליים שחלקם, אין לנו מה לעשות, החיסכון, התשלום לפנסיה נשחק. תוסיף לזה את החיסכון שנשחק ואת הפטור הזה ממס, שנוגע,

לכל אחד ואחד שיושב כאן, לחברים שלנו, להורים שלנו, לילדים שלנו. אנחנו שוחקים את העתיד, ואנחנו נגיע לדור שלם שפשוט יפרוש בעוני מחפיר, והעולם כולו, ומדינת ישראל כולה תעמוד מול שוקת שבורה. כרגע זה לא מרים קול צעקה, כי כרגע זה לא פוגע בכיס של אף אחד, כי מדובר בעתיד הפנסיוני. מדובר כאן בהחלטה חמורה ביותר, שמצטרפת להחלטות נוספות בנושא הפנסיה שפשוט מסכנות מאוד את העתיד שלנו.

תודה לחברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת חיים ילין. אדוני היושב-ראש, תודה לך, בעוד כמה דקות אנחנו נשמע את הודעת הממשלה על מילוי מקומו של שר הכלכלה בידי ראש הממשלה. ולפי הפרוצדורה הנוהגת אנחנו נשמע הודעה, לא נקיים עליה דיון, ולכן מצאתי לנכון להביא בפני הכנסת את הסוגיה הבאה, שיש לה חשיבות גדולה. ראש הממשלה, כפי שידוע לנו, כמה שנים עזב את החיים הפוליטיים כדי לעשות לביתו, או במקרה הזה, כדי לעשות לבתיו. בשנים האלה הוא שימש כמקדם עסקים עבור חברות עסקיות שונות, הרוויח סכומים נאים,

אני קורא פה: 120,000 דולר על קיום פגישות כאלו או אחרות. בין יתר הגורמים שאתם הוא נפגש כדי לקדם עסקים היה גם מר עידן עופר, הבעלים של כי"ל. רשימת הנפגשים כוללת עוד כל מיני גורמים עסקיים שונים ומגוונים. ולכן, אדוני היושב-ראש, עומדת שאלה באופן ברור בפני שר הכלכלה החדש, של חובתו להימנע מניגוד עניינים.

אני יודע שהיועץ המשפטי לממשלה, לקח לו הרבה זמן לייצר הסדר ניגוד עניינים ביחס לעורכי-דינו של ראש הממשלה בכל הקשור לעסקי התקשורת, אבל כדי להסיר מכשול בפני עיוור, חשוב להגיד את הדברים בצורה ברורה, החובה להימנע מניגוד עניינים לא צריכה להמתין להסדר ניגוד עניינים. החובה להימנע מניגוד עניינים עומדת בתוקפה וחלה על ראש הממשלה גם אם אין הסדר. ולכן אני מבקש כאן, דרכך, אדוני היושב-ראש, דרך היועץ המשפטי לכנסת ודרך היועץ המשפטי לממשלה, להעמיד את ראש הממשלה על חובת הזהירות שלו להימנע מניגוד עניינים, כדי שלא נצטרך כולנו להיות במבוכה מיותרת, בוודאי לא ראש הממשלה, אבל קודם כול מבוכה למדינה כולה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש, תודה רבה, וזה הסיפור: הסיפור הוא של אישה יקרה שגרה בעוטף-עזה. הלכה וקנתה רהיטים, ביקשה שיביאו לה את הרהיטים הביתה,

אנחנו לא מביאים את הרהיטים שלך, כי מתפוצצים טילים ליד הבית שלך. זה הזוי, אנחנו יכולים לגדל את ילדינו שם, אנחנו יכולים להמשיך לפרוח מול הטילים, אבל החברה הפרטית שנקראת "איקאה" שדרך אגב, אותה מדינה גם לא רוצה לקנות חלק מהתוצרת של מדינת ישראל, אותה חברה לא מובילה רהיטים לעוטף-עזה, נקודה. ואם כבר מובילים, אז פי-שניים, פי-שלושה במחיר. אני מאוד מצטער, כבוד היושב-ראש, אני חושב שכנסת ישראל, כל מי שנמצא פה, לא יכול לסבול שחברה פרטית, כל חברה במדינת ישראל, לא תוביל רהיטים או כל מוצר לתוך עוטף-עזה. במקום שיש חיים במדינת ישראל, יש קונסנזוס מלא לגבי עוטף-עזה, לא יכול להיות שיש חברות פרטיות ששמות טלאי צהוב על אותם מקומות. תודה רבה.

ברוכים הבאים למועדון, מה אני אגיד לך. אילו הכנסת הייתה נוקטת, מאמצים וצעדים כשעבדך הנאמן ועוד עשרות חברי כנסת העלו את הנושא הזה מעל במת הכנסת, אולי לא היית מגיע למצב המביך הזה היום בעוטף-עזה. אם ראש הממשלה לא היה מפרק את משרד החוץ לשישה שרים, גם היינו נראים אחרת. נכון. נכון מאוד. זכור לי כמה פעמים לא הגיעו אלי משלוחים מאז שנת 1987. כן. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. בדרך כלל, כבוד היושב-ראש וחברי הכנסת, בדרך כלל אני מנצלת את הדקה הזאת, וכולנו ככה, לדבר על בעיות שלא הצלחנו להעלות לסדר-היום. היום אני לא רוצה לדבר על בעיה, אני רוצה לדבר על משהו דווקא טוב, משהו שנתן לי תקווה, משהו ששימח אותי כל היום, או בעצם מישהי. היום אירחתי את הבחורה המקסימה שיושבת ביציע, אביה גבר, היציע הזה, עם אימא שלה.

השנה יש לה בת-מצווה, והיא קיבלה פרויקט מההורים, שהיא כל חודש נפגשת עם אישה, ומבלה אתה יום כדי לשמש לה השראה. אני חושבת שזה מקסים שהורים חושבים בצורה כזו וחושבים שצריך לחשוף את הילדים שלהם למגוון האוכלוסיות הקיימות ולמגוון הדעות הקיימות, וצריך להדגיש, הם לא בוחרים של הרשימה המשותפת, כך שהבחירה שלהם נעשתה בצורה מושכלת. אני חושבת שהם נותנים לי הרבה תקווה שאפשר באמת לעלות על הדרך הנכונה, ולחיות יחד, ולכבד אחד את השני ולכבד את השוני שיש בינינו, ומזל טוב לאביה. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואכן מזל טוב מכולנו לרגל הבת-מצווה והפרויקט. חבר הכנסת נחמן שי,

ואחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בוושינגטון מתכנס בימים האלה ארגון איחוד הקהילות היהודיות של צפון-אמריקה לכינוס השנתי שלו. זו אחת הסיבות לנסיעה של ראש הממשלה לוושינגטון. אני לא יודע מה קדם למה, ההשתתפות בכינוס או המפגש עם הנשיא, אבל שני הדברים האלה קורים. זאת הזדמנות בשבילנו לומר כמה דברים על יהדות ארצות-הברית. קודם כול, להביע הערכה על התרומה שלה, החשובה מאוד למדינת ישראל.

להביע תקווה שהביקור הזה של ראש הממשלה לא רק יישר את ההדורים בינו לבין נשיא ארצות-הברית, אני מקווה שזה, לטובת כולנו, אכן יקרה, אלא גם ישחרר במידה מרובה את יהדות ארצות-הברית מן הדילמה הקשה שהיא נקלעה אליה בחודשים האחרונים, כאשר ישראל ניהלה את המאבק הפומבי שלה נגד העסקה עם איראן, אשר בתוכו נקלעה גם יהדות ארצות-הברית לדילמה מאוד מאוד עמוקה בין הנאמנות שלה, הטבעית והמובנת מאליה, לארצות-הברית ולנשיא ארצות-הברית לבין הזיקה העמוקה,

שלה למדינת ישראל ולעם ישראל. זו דילמה שתמיד יהודי ארצות-הברית ניסו להימנע ממנה, ואולי זו אחת הסיבות לקשר ההדוק בין שתי הארצות. יחד עם זאת, נראה שזה היה קשה מאוד, וכל אחד מאתנו שהזדמן לו לפגוש נציגים מאותה יהדות למד עד כמה התקופה הזאת הייתה קשה להם. צריך לקוות שגם הפרק הזה, החודשים האלה, הקשים ליהדות ארצות-הברית, יסתיימו עם הביקור הזה של ראש הממשלה ועם הפגישה עם נשיא ארצות-הברית.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. אחרונת הדוברים היא חברת הכנסת רויטל סויד,

אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, מאז קום המדינה ועד היום יש לנו התובע מספר אחת במדינת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הוא אחד התפקידים הבכירים ביותר במערכת המשפט, וודאי וודאי יש לו כוח רב וסמכויות רבות. אלא שעל אף עשרות השנים, מעולם עד היום לא מונתה אישה ליועצת משפטית לממשלה, אף שאני חייבת לומר שמערכת המשפט היא מערכת שבה האיזון בין גברים לנשים הוא איזון מוחלט, ובהחלט אפשר לראות אותם כשווים. ועדת האיתור, שבין היתר נמצאים בה גם חברי כנסת, וכמובן גם השרה, אמורה להחליט בקרוב מאוד על שלושה מועמדים משמונת המועמדים הראויים שיש בוועדה, על מי הם ממליצים לשרה ולראש הממשלה, ואחר כך יגיעו לאישור הכנסת, שיתמנה ליועץ. ואני קוראת לוועדת האיתור, שעמה נמנית גם חברתי חברת הכנסת ברקו שנמצאת פה, וגם השרה איילת שקד, וגם חברים נוספים, לבחור לראשונה, לעשות תקדים היסטורי, להמליץ על אישה, ויש לנו שתי מועמדות ראויות מאוד, גם השופטת בדימוס הילה גרסטל, נציבת הביקורת על הפרקליטות, וגם פרופסור סוזי שלו, שהיא פרופסור ידועה מאוד, סוזי נבות.

סוזי נבות, שהיא ידועה מאוד באקדמיה. ואני ממליצה מאוד לחברי הוועדה, ואני שמחה שאת פה, חברת הכנסת ברקו, לבחור ולהמליץ על שתי הנשים משלושת המועמדים, כדי שבוודאות תהיה לנו אישה, לראשונה, יועצת משפטית לממשלה. לא משום שהיא אישה, אלא שכאשר יש,

הרבה מאוד מועמדים ראויים, הגיעה העת לתת הזדמנות גם לאחת מהנשים המאוד-ראויות האלה.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים להצעה שבמקור הייתה הצעת אי-אמון אבל שונתה להצעה לסדר-היום, בנושא: הממשלה מתעלמת מאזרחיה הערבים בתקציב המוצע, מס' 1555. יציג את ההצעה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה, אדוני, ותשיב לו השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה וכבוד השר, חברי וחברי הכנסת הנכבדים, המדיניות והשיטה המעוותת שמובילה הממשלה מאז תחילת כהונתה, להמשך הישרדותה, אשר נשענת על חודו של קול אחד, חצתה את כל הנורמות הדמוקרטיות ואת ההיגיון האנושי. יותר מפעם אחת אמרנו, ונאמר כאן, שאנחנו חיים בקרקס ממושך, מצחיק ומכאיב מאז תחילת כהונתה של ממשלה זו. מדיניות הממשלה ללא אופק כלכלי-חברתי, וכמובן ללא אופק מדיני, וללא בשורה של צדק חברתי, ללא תכנון לטווח הקצר, ללא תכנון לטווח הארוך, וכמובן, ללא תכנון לטווח הארוך ביותר. אם זה הקו הכללי המנחה של הממשלה, וכבר שבעה חודשים, מנוהל ללא תקציב לכל האזרחים בכלל, אין פלא שזו התנהלותה הגזענית והאי-שוויונית של הממשלה כלפי אזרחיה הערבים, שהם 20% מהאזרחים. התנהלות זו קיימת מאז ומתמיד. ואם כבר העסקים כרגיל, ללא תקציב, אז למה לנו להתווכח לילות רבים, כמו אתמול ולפני זה, ועדיין מתווכחים בעניין התקציב וחוק ההסדרים? הרי העניינים הולכים טוב ורגיל והמדינה מנוהלת כבר מאז הבחירות ללא תקציב. התקציב שאמור להיוולד, ואני מקווה שלא ייוולד, לא נותן מענה לאף מ"ם מחמשת המ"מים המפורסמים, ואם יש בו מענה קטנטן לצורכי האזרחים היהודים אז הוא עונה באפס מאופס לגבי מה שמגיע לאזרחים הערבים במדינה. כבר שלושה חודשים מתנהלות שיחות מרתוניות עם נציגי האוצר ומשרדי הממשלה כדי שהתקציב המוצע יתייחס לאזרחים הערבים במדינה, ועדיין אין מענה. ולא במקרה היום, ובצל הדיונים על התקציב, נערך כנס חשוב מאוד, ביוזמתם של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, ד"ר באסל גטאס וד"ר אחמד טיבי. הייתה השתתפות של נציגים חברתיים מקצועיים, ראשי רשויות מקומיות ועוד גופים אחרים, כולל "מוסאוא" ו"סיכוי". בכנס הוצגו כל הנתונים שמבקשים לכלול בתקציב, שהם בעצם בקושי סוגרים פערים שנמשכים שנים באוכלוסייה הערבית. ההמלצות הן: הקצבת 41 מיליארד שקל כתוכנית חומש לחמש שנים לצמצום פערים בכל התחומים של האוכלוסייה הערבית, אך התשובה של האוצר היא שהם יקבלו רק 6.5 מיליארד שקל למשך חמש שנים, 41 מיליארד, וזה סכום שעדיין לא כולל את כל משרדי הממשלה, זה מה שהגיעו אליו במשא-ומתן, והתשובה של האוצר, 6.5 מיליארד שקל. כאן אני חייב להגיב בשקט. בחמש השנים האחרונות לא הועבר שקל אחד ממשרד השיכון לרשויות המקומיות הערביות. אני חושב ומקווה שלשר הנוכחי, יואב גלנט, תהיה דעה אחרת והוא יאשר העברת תקציבים, כולל סבסוד הפיתוח לזוגות צעירים, כולל הכספים לתכנון ובנייה לפי ההמלצות הנכונות והטובות, שאנחנו מקבלים אותן, של "צוות 120 הימים" בעניין התכנון והבנייה. ללא תקצוב התוכנית הזאת לא תצא לפועל, ועדיין אין תקציב בסעיף בעניין זה, ולכן אני בספק אם התוכנית תצא לפועל, והיא תישאר בטח במגירות. יש לציין ששנים רבות לא הועבר אף שקל ממענקי האיזון ליישובים הערביים. התוכנית שמתנהל סביבה משא-ומתן מפורטת על-פי נתונים נכונים לכל משרדי הממשלה, ובשל חוסר הזמן אני אתן רק דוגמאות מעטות מהתוכנית הזאת: משרד התיירות, אפס, משרד החקלאות, אפס, מענקי פיתוח ומשרד הפנים, מזעריים, חינוך, כולל השכלה גבוהה, כולל כיתות לימוד, כמעט אפס. כל המספרים האלה הם מספרים שלא באו מהשמים, הם מפורטים ומתועדים אחרי עבודה ממושכת של צוות כלכלנים מומחה, שאכן בדק מה שחסר ומה שצריך כדי לצמצם פערים קטנים באוכלוסייה הערבית, והדוגמאות הן רבות רבות. הממשלה וכל השרים מודים ומודעים ויודעים שיש פערים עצומים, אי-שוויון וקיפוח ואפליה מתמשכים כלפי האזרחים הערבים במדינה, אך אין לאף אחד אומץ להגיד שהמלך עירום. הבעת רצון כאילו בתקציב המוצע יש התייחסות לאזרחי המדינה הערבים כדי להגיש דוח ל-OECD, זה משחק מכור כל עוד המדיניות מתכחשת במכוון ל-20% מאזרחיה,

דוגמה לכך, לאחרונה, שיש לחישות מאחורי הקלעים שמתווה הקלות המס שמציע יושב-ראש ועדת הכספים משה גפני מוקפא ואף יבוטל על-ידי ראש הממשלה,

שיישובים רבים שנכללים במתווה הם יישובים ערביים. היום יש שביתה של 200 מועצות ועיריות בכלל במדינה כמחאה על החלטתו של ראש הממשלה נתניהו שהמתווה הזה לא יאושר. אני לא מפרט יותר, הנושא הועלה בוועדת הכספים, הנושא ידוע לכולם.

פי כמה יסבלו התושבים ביישובים הערביים שמגיעה להם הנחה מזערית, שתצטמצם ממש בכמה מאות שקלים בחודש למשפחה ענייה בכפרים האלו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשמדברים על תקציב, זה משקף מדיניות של הממשלה, וידוע שכסף לא חסר וכל התירוצים שמנסים להמציא הם סרק, ריקים מכל תוכן. שאלתו של כל אזרח במדינה: למה יש תקציב למלחמה והתנחלויות ואין כסף לבריאות? למה יש כסף למלחמה ואין כסף לחינוך, לתרבות, לתשתיות למגורים? אין חילוקי דעות שהשוויון לאזרחים הערבים במדינה טוב למשק, אפילו לפי הנתונים הכלכליים של משרד האוצר ורוב הכלכלנים במדינה, במשק יהיה טוב אם לאזרחים הערבים יהיה שוויון. האם השלום לא טוב לכלכלה? השלום עוד יותר טוב לכלכלה. רוב הכסף הולך, אנחנו יודעים, להתנחלויות ולמלחמה. אבל ראש הממשלה, כדי להעלים את האמת הזו, תמיד העלה באופן דמגוגי את תירוץ סכנת האיום הגרעיני האיראני וכעת ממשיך בשיחו הידוע, שמעדיף מלחמות על שלום וניהול הסכסוך ולשמור על המצב הקיים. לא במקרה אנחנו דוגלים בשלום ושוויון, הדרך הזו היא באמת שתביא טובה לכל המשק הישראלי. לא רק טוב לכל האזרחים הערבים, אלא גם טוב לכל האזרחים, ואז אולי יתחילו להתיישם חמשת המ"מים המפורסמים שאני דוגל בהם בצורה אדוקה ביותר. ראש הממשלה מתכחש לכך שהגז הוא אוצר טבעי של כל האזרחים והלאמתו אכן תאפשר איזשהו שגשוג חברתי-כלכלי. הוא מתעקש וממשיך להתעקש. היות שאנחנו מדברים על מדיניות של קיפוח ואפליה, יש לנו עכשיו דוגמה טובה מאוד להמשך המדיניות הזאת. יש שכונה שקיימת יותר מ-200 שנה, קוראים לה שכונת ראמיה. דרך אגב, בשבוע שעבר הייתה אמורה לעלות כאן הצעה לסדר-היום,

מסיבה טכנית, לא העלינו את זה. בהזדמנות הזאת, בהקשר הזה, לשכונה הזאת, שחיים בה תושבים יותר מ-200 שנה, באו המתכננים בעיריית כרמיאל ורצו לסלק, לגרש, להוציא את כל התושבים משם ולתת להם איזשהו פיצוי קטנטן. אם אתם מתכננים, אנשים חיים שם. רוצים לבנות שם שכונה של אליטה,

מגיע להם תכנון. יש אדמות שלהם בטאבו, 600 דונם, והם חיים שם מאות שנים.

תתכננו, והאנשים מסכימים שהם יגורו שם וימשיכו לגור שם. אבל לעקור אותם מאדמותיהם ללא שום סיבה

ולהגיד להם שאין לכם פיצוי ואין לכם במקום השכונה הזאת, במקום האדמות האלה, פיצוי? נתנו להם חלקות שלא נותנות מענה על מה שיש עכשיו, ואפילו בית-המשפט העליון קבע שאכן המינהל ועיריית כרמיאל לא קיימו את ההסכמים. עכשיו זו צעקה שצועקת לשמים, שאכן התושבים מאוימים בגירושים משכונת ראמיה. אני כאן תובע ומבקש שהמשבר הזה בכרמיאל,

ייפתר לאלתר והמינהל ועיריית כרמיאל ייענו לבקשותיהם. הם אפילו מסכימים לפיצוי-בינוי כרגיל כפי החוק וכפי ההלכה, אבל עדיין מתעקש המינהל ומתעקשת עיריית כרמיאל. ולכן, לא עניין של מאיימים, הם מתכננים לעשות הפגנות. אנחנו תומכים בהם ואנחנו דורשים, באמת, את המשבר הזה לפתור לאלתר.

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. אני מזמין את השרה לשוויון חברתי חברת הכנסת גילה גמליאל להשיב על ההצעה לסדר-היום. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בראשית דברי אני חייבת לציין כי החברה הערבית, אזרחי ואזרחיות ישראל, הם חלק אינטגרלי של החברה הישראלית. כשטוב לכם, האזרחים והאזרחיות הערבים, טוב לנו, כשרע לכם, רע לנו. כשילד רעב או עני בבאקה-אל-ע'רביה, זה מקרין בחדרה השכנה. כשיש אלימות שם, יש סכנה בפרדס-חנה. צריך לצמצם את הפערים הקיימים בחברה הערבית. אני שמחה שניתנה לי הזכות, כבוד היושב-ראש, לקחת על עצמי בעת הזו את האתגר הזה. הפנייה של חבר הכנסת אבו מערוף מציגה מצוקה אמיתית שזועקת לשמים מצד החברה הערבית ורצון אמיתי לשנות את תמונת המצב. אני מקדמת, ביחד עם חברי וחברות הכנסת הערבים מכל סיעות הבית, אנחנו מקדמים תוכנית חומש גם לחברה הבדואית בצפון וגם לחברה הערבית בכלל, על מנת לנסות ולתת תקווה לשינוי אמיתי שיקרה בחברה שלנו. אז נכון, כפי שהציגו בפני פה הנציגים המקצועיים במשרדים השונים, שעברו המון משאבים במהלך השנים. אבל התשובה היא חד-משמעית: לא מספיק. ועל כן, כבוד היושב-ראש, אנחנו מנסים לגבש תוכנית שמצד אחד תיתן את המענה האמיתי על כל העניין של הקצאת המשאבים ותיקוני עיוותים שהיו לאורך השנים בהקצאה הזו. אנחנו רוצים ליצוק תוכן שיוביל לפיתוח כלכלי וחברתי בחברה עצמה, וכמובן, יסייע בכל נושא התשתיות, על מנת שיהיה ניתן להוביל את האפשרות להשתנע בחברה ולחיות באיכות חיים טובה. אין ספק שאנחנו, ביחד עם ועד ראשי הרשויות הערביות, מנסים לקדם כאן את ההבנה והתובנה. ואני חייבת לציין שזו הפעם הראשונה שיש כאן השילוב ושיתוף הפעולה הפורה מצד כל הסיעות בעניין הזה, לבוא וכן לתת כאן אופק, וכן לבוא וליצור כאן מצב שונה של כלל האוכלוסייה, אם שילוב של נשים ערביות במקומות התעסוקה ובהשכלה הגבוהה, אם לרדת לדקויות של פעילות,

לדוגמה, אנחנו רואים, כבוד היושב-ראש, שאפילו שנשים ערביות כבר יצאו ללימודים ומרביתן למדו,

את תחום ההוראה, אלפי נשים אין להן תעסוקה בהוראה כי המכסה מלאה. וגם אנחנו רואים שההשתלבות שלהן בבתי-הספר היהודיים לא מקבלת ביטוי. וצריך לבחון גם כן, בין יתר הדברים, את ההסבה המקצועית למקצועות מבוקשים בתחום. נרד לפרטים, נדאג למשאבים, ונוביל כאן חברה אחרת. אני יודעת שצריך לכך הרבה סבלנות. זה גם לא יקרה ביום, זה יקרה בתהליך, שבסופו, אני מאמינה, נוביל את עצמנו כאן לחברה שוויונית יותר, ראויה יותר ונכונה יותר. על הערכים האלה אני גדלתי בתנועתי, תנועת הליכוד, אלה הדברים שאני מאמינה בהם ואני הולכת אתם לאורך כל השנים. וכבוד היושב-ראש, אני יודעת שכאן עדיין יש התחושה של האי-אמון במובן הזה ששומעים הרבה דיבורים, הרבה כלאם פאד'י. אבל בשורה הזו אני אומרת לכם: כל עוד זה תלוי בי, אנחנו כאן מתחילים מהפכה חדשה בתחום. תודה רבה. תודה לשרה. מה את מציעה מבחינת הפרוצדורה, גברתי? אני מציעה מה שהם רוצים: דיון במליאה, דיון בוועדה, חברי הכנסת יכולים לבקש רק דיון במליאה. להסתפק בדברים, מה שהם רוצים. מכאן אנחנו הולכים לשבת שוב להמשך גיבוש התוכנית. אני דיברתי על שני דברים: באמת בכלל, דיון במליאה בבקשה. אבל את העניין של ראמיה אני מבקש להעביר לוועדת הפנים. אני מוכנה שיהיה דיון בוועדת הפנים בנושא.

אתה מבקש להעביר את הנושא לוועדת הפנים. עמדה נוספת, חבר הכנסת חזן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, אקצר בדברי. אני רק רוצה להביא לתשומת לבם של החברים, של המציע: אתם לא יכולים תמיד להתעלם ממה שכן עושים. אתם לא יכולים להתעלם מהעובדה שאם ניקח למשל את הטבות המס לפריפריה, השינוי הגדול שנעשה הוא בשביל להכניס כפרים רבים, אנחנו פועלים להעביר את המתווה והוא יעבור. אני רק רוצה להציע לכם הצעה קטנה. אולי הגיע הזמן שבמקום שתשבו כאן ומחוץ לבית הזה ותתעסקו בפלסטינים ובהסתה, תתחילו לעסוק בקידום ערבים בעלי אזרחות ישראלית, ערביי ישראל. אני בטוח שאז יהיה לכם הרבה יותר קל לבוא עם תשובות ומענים לאנשים שבחרו אתכם. ואני רוצה להגיד גם מילה טובה לשרה גמליאל, שניתן לראות יום-יום שעה-שעה את השינוי הענייני גם בנושא הספציפי הזה ובכל הנושאים שקשורים למשרדה. אנחנו שמחים כולנו שאת נמצאת במקום הזה בזמן הנכון, באמת למען הציבור כולו.

וואי, אורן, הסכמתי אתך על משהו. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. בעד, להעביר לוועדה, נגד, להסיר מסדר-היום. הפעלתי את ההצבעה. בעד, דיון בוועדה, נגד, להסיר מסדר-היום.

חברי הכנסת, בעד דיון בוועדה, 25, יש מתנגד, סליחה, אני מבקש תיקון. הצבעתי נגד בטעות.

אני אפילו לא יכול לשאול איפה הראש שלך, כי אני יודע איפה הראש שלך. חבר הכנסת דניאל עטר מודיע שהוא הצביע בטעות נגד כשהתכוון להצביע בעד הדיון בוועדה. אין, אם כן, מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו נקיים את הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. לא לא, אני לא משנה את תוצאות ההצבעה. קיבלנו את הודעתו של חבר הכנסת דניאל עטר. חברי הכנסת, הודעת הממשלה על החלטתה לשנות את שמו של המשרד לפיתוח הנגב והגליל למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות ולפיה ישונה תוארו של השר לפיתוח הנגב והגליל לשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. מי שימסור את ההודעה הוא השר אורי אריאל בשם השר המקשר בין הממשלה לכנסת.

מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת, כי הממשלה החליטה לשנות את שמו של המשרד לפיתוח הנגב והגליל למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות ולפיה ישונה תוארו של השר לפיתוח הנגב והגליל לשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. בהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע לכנסת, כי ראש הממשלה ימלא, החל ביום 3 בנובמבר 2015, את מקומו של שר הכלכלה, וזאת לאחר שהשר אריה מכלוף דרעי התפטר מתפקידו כשר הכלכלה. מילוי המקום של תפקיד שר הכלכלה בידי ראש הממשלה הוא בהתאם לסעיפים 24(ב) ו-(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לתקופה של עד שלושה חודשים. השר אריה מכלוף דרעי ממשיך לכהן בממשלה בתפקיד השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. תודה לשר אורי אריאל. למען הסר ספק, לפרוטוקול אני אגיד שפרט להודעה שנקבתי כבר בשמה, השר מסר באותה הזדמנות, לפי רצף הסעיפים כפי שפורסם, גם הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, שעל-פיה ימלא ראש הממשלה, מיום 3 בנובמבר 2015, את מקומו של שר הכלכלה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא. כאן אין צורך בהצבעות, כי אלה הודעות בלבד,

דיברתי על הודעתו של השר אריאל, שאין צורך להצביע עליה ולכן גם זה מייתר את הדיון. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14), התשע"ד 2013, כאן ההודעה נמסרה כנדרש, לפני יותר משבועיים, הוגשו אומנם ערעורים, חבר הכנסת דב חנין, אתה תנמק את הערעור של הרשימה המשותפת? כן.

אדוני. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה לך, אנחנו עוסקים בהצעת החלת דין רציפות על הצעת חוק שכוללת תיקונים שנדרשים לחוק ההגבלים העסקיים, ועמיתי חברי הכנסת, אנחנו דנים בנושא הזה בשבוע שבו הממשלה מקדמת מהלך כוחני, מסוכן וחסר תקדים לחיסול ולפגיעה במנגנון הבסיסי של חוק ההגבלים העסקיים, שהוא החלטות הממונה על ההגבלים העסקיים. ההודעה שאנחנו שמענו זה עכשיו בכנסת, על כך שהשר דרעי סיים את תפקידו כשר הכלכלה וראש הממשלה נתניהו נכנס לתפקיד הזה, המהלך הזה, עמיתי חברי הכנסת, נועד להכשיר עקיפה חסרת תקדים של החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים נגד מונופול הגז. יש לנו שומר סף שנועד להגן עלינו מפני כוחו המופרז של המונופול. שומר הסף קיבל החלטות, וראש הממשלה דורס את ההחלטות האלה כאשר הוא מוביל מהלך חסר תקדים של עקיפה של החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים כדי להכשיר את הדרך למונופול בתחום הגז. עמיתי חברי הכנסת, במוצאי-שבת הפגינו ברחבי ישראל אלפים רבים של אזרחים נגד המהלך המסוכן הזה, אלפים הפגינו בתל-אביב, מאות היו בחיפה, בראש-פינה, בירושלים, בבאר-שבע. הציבור הזה, עמיתי חברי הכנסת, מגן לא רק על עצמו, אלא על אינטרס ציבורי כללי. מונופול בתחום הגז, יש לו משמעות דרמטית וישירה על יוקר המחיה, המשמעות של מונופול היא מחירי גז גבוהים, מחירי גז גבוהים, ואתם עלויות גדולות לתעשייה הישראלית, למשק החשמל הישראלי, מחירים גבוהים, עלויות גדולות לצרכן בישראל. מונופול הגז מסוכן כלכלית ובעייתי חברתית. אבל הוא לא רק מסוכן חברתית ובעייתי חברתית, מונופול מסוכן לדמוקרטיה. כתב בזמנו השופט האמריקני ברנדייס, בתחילת המאה ה-20, אדוני היושב-ראש, שאתה יכול שתהיה לך שיטה שבה הכסף יהיה מרוכז בידיים מעטות, ואתה יכול שתהיה לך דמוקרטיה פוליטית, אבל אתה לא יכול שיהיו שני הדברים יחד. וכשאנחנו רואים את פרשת ההתנהלות של מונופול הגז, אנחנו רואים בדיוק איך זה נראה, אנחנו רואים את האיום על הדמוקרטיה שבקיומו של המונופול הזה, עוד לפני שהוא הוכשר, כפי שמנסים להכשיר אותו במהלך הכוחני שראש הממשלה נתניהו כרגע מקדם. בדיוק הדברים האלה. כששומר הסף אומר לא, עוקפים אותו, נא לסיים. בזה אני מסיים. כששומרת הסף, יושבת-ראש רשות החשמל, אומרת לא, מפטרים אותה, כששר הכלכלה לא רוצה לחתום, עוקפים גם אותו. ראש הממשלה, שר התקשורת, שר החוץ, נעשה גם שר הכלכלה, ואין בעולם ואין בממשלה בלתו.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אני מזמין את חבר הכנסת איתן ברושי לנמק את הערעור של המחנה הציוני. אדוני היושב-ראש, חברי, אנחנו תומכים בהצעה במסגרת ההבנות, אבל בכל זאת אומר כמה מילים על ההערות, ואולי אחבר את זה עם הסעיף הקודם שהשר אריאל הציג, למרות הערתי שפריפריה ונגב וגליל זה אותו דבר כי הפריפריה, כפי שכתוב גם במילון, ותודה לשטרן, זה המרחק מהמרכז, וזה לא מצב סוציו-אקונומי. המרכז זה באר-שבע. לא, פריפריה והנגב והגליל זה אותו דבר, ושאלת הסוציו-אקונומי או הפערים החברתיים היא בדיוק השאלה שאפשר להתייחס אליה בהקשר של ההגבלים. תראו, ישראל היא מדינה בהקמה, עדיין. בהרבה מאוד תחומים, אף שאנחנו שנים רבות מדינה עצמאית, עוד לא לגמרי השלמנו את מהלך הקמתה של המדינה, ואת שאלת סדר העדיפויות והמגמות של המדינה, כפי שהן באות לידי ביטוי בהחלטות הממשלה, לא תמיד אפשר למצוא את הפתרונות בנוסחאות, גם אם הן החלטות כנסת. אני חושב שראינו היום את הוויכוח על מפת ההטבות, ורבים מראשי הרשויות עברו בין הסיעות כאן בכנסת. גם אנחנו, המחנה הציוני, הקדשנו לכך זמן, וגם אני, בוועדת הכספים, וכאן, לא רחוק, אנחנו ראינו היום מפגן גדול של מחאה, וכעוצמת ההפגנה כן עוצמת הכאב של חקלאי ישראל. יש חיבור מסוים בין הפריפריה, החקלאות, ההתיישבות ושאלת הטבות המס. השאלה היא האם במדינה שעדיין לא השלימה את כל מה שהיא חושבת שהוא תנאי לקיומה, מדינה בהקמה, ויש יעדים לאומיים, האם רק הנוסחאות של פקידי האוצר או המשפטנים הן התנאי למדיניות נכונה שכוללת גם פיזור אוכלוסייה ומתן עדיפות לאזורים שיש לנו עניין בהם? למשל, זה לא סוד שבמשרד הביטחון, ואולי לא רק שם, יש הטבות במכרזים, וגם אם מכרז זה דבר חשוב, יש עדיפות ל-15% יותר מהעלות המקובלת לאזורי עימות, וזה לא הדבר היחידי, כשמעדיפים גם תוצרת הארץ וגם פיתוח אזורים מסוימים. ראינו היום את הפגנת החקלאים.

האוצר רצה להביא דגים מסין כדי לדפוק את הענפים בעמק-המעיינות, האוצר רוצה לפתוח את השוק של הצאן, כאילו זה משפיע על חקלאות ישראל, אבל כל כוונתו לשבש את ענף הרפת, שהוא ענף כלכלי והתיישבותי ממדרגה ראשונה. האוצר נאלץ לוותר על הרפורמה בפטם, פתאום חברו להם יחדיו גם "צער בעלי-חיים" וגם החקלאים, כאשר הוא יודע שהמוצר הזה אין לו חיי מדף, ואין לו עוף קפוא, ואין לו יבוא. ולמרות זה, יש צורך, בחקלאות ישראל, גם במעורבות ממשלתית וגם בתכנון, גם כשאין מכסות. עם כל הכבוד לנחמיה שטרסלר, שהוא באמת מורה נבוכים של האוצר,

חקלאות זה לא חולצות, וביצים זה לא מוצרי צריכה רגילים או בשר.

מה שנדרשת הממשלה ומה שנדרשים חברי הכנסת, ולא תמיד אתה מוצא את זה, זה מינון. שאלת המינון היא שאלה מרכזית, וכשיש עדיפות, וכשרוצים לעסוק במשימות לאומיות, וכשרוצים לעודד התיישבות באזורים מרוחקים, כמו גם לסגור פערים חברתיים, השאלה היא לא רק הפטור אלא מה הוא הרעיון ומה הם הכלים הנכונים להשגת היעדים הלאומיים, ולא תמיד ייקוב הדין את ההר, זה דבר שנכון לעשות. תודה. לכן מה שנחוץ לנו היום, כבר אני מסיים זה גם לראות את המטרה ולא לאבד קשר עין אתה, גם לשמור על הכללים. אבל בסוף צריך שיצא פה משהו. המציאות הזאת, שמרוב כללים לא קורה שום דבר, זה לא משהו שמקדם אותנו.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. ערעור מטעם סיעת מרצ. שלוש דקות לרשות גברתי. אדוני היושב-ראש, תודה, אנחנו מתבקשים להצביע היום על החלת דין רציפות על כמה תיקונים לחוק ההגבלים העסקיים. מכיוון שממונה על ההגבלים העסקיים, בעצם,

לא מכהן כרגע, ומדינת ישראל עומדת בפני מינוי ממונה חדש על ההגבלים העסקיים, שיובאו לפתחו כמה סוגיות די כבדות משקל, אני רוצה להציע לשר הכלכלה הישן-חדש בנימין נתניהו לנסח ביחד את מודעת הדרושים לאותו ממונה על ההגבלים העסקיים, ובואו נראה מה הן דרישות התפקיד: כדאי מאוד שהוא יהיה בעל עמדה עצמאית עד שהוא שומע אחרת מהממונה עליו, שיהיה בעל חזון ומעוף, לפחות עד לתפקיד הבא שיוצע לו בשוק הפרטי, מישהו שיהיה לא-עקשן, זורם, ספונטני, נתון למרות, קשוב למצבי הרוח של הממונים עליו, אחד שאוהב תחרות, אבל רק אם זה באולימפיאדה, תחרות אל מול שווקים פרטיים, אל מול מונופולים פרטיים, זה לא מומלץ, מישהו שהמשחק האהוב עליו זה "מונופול", והוא יכול למכור בתים בערים השונות במשחק לתשובה, עדיף בעצם קרוב משפחה של תשובה, זה ייתן עדיפות ויתרון בתפקיד לבעל מניות בחברת "דלק" או ב"נובל אנרג'י"; מישהו שעבד בעברו בתיאטרון בובות, אולי מריונטות, יכול להוות יתרון, ובכלל, אדם נוח לבריות. אדם פשוט. לא עומד על שלו יותר מדי. כל אלה הם דרישות סף, הייתי אומרת, לממונה הבא על ההגבלים העסקיים. נדמה לי שלא כל כך משנה מה, איזה תוכן ניצוק לחוק הזה וכמה ננסה לחזק אותו היום. כל עוד אלה יהיו דרישות התפקיד של הממונה הבא על ההגבלים העסקיים, אנחנו נוכל להבטיח שמונופול הגז ימשיך ויתקדם בדרכו, אלא אם יהיו כאן בכנסת ובציבור ובבג"ץ אנשים מספיק אמיצים שרואים מספיק טוב את המציאות נכוחה ויעצרו את הפארסה הזו מלהמשיך להתקדם.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אנחנו נעבור להצבעה, רבותי. הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'

התשע"ד 2013. הנמקת הערעורים, נימקה אותם חברת הכנסת תמר זנדברג. רבותי, אנחנו מצביעים בעד החלת רציפות. מי בעד? מי נגד? רבותי. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על

נתקבלה. 20 בעד, אין

לגבי הצעת חוק ההגבלים העסקיים, היא תחזור לוועדה שבה נדונה. זה לפי תקנון הכנסת, חוזרת לאותה ועדה. אנחנו נזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת להודעה. הודעה זו ללא הצבעה, רבותי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום את הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. הוועדה המשותפת תהיה בת 16 חברים, שמונה מכל ועדה, כדלקמן: מטעם ועדת הכלכלה, חברי הכנסת איתן כבל, דוד ביטן, נורית קורן, יצחק וקנין, רועי פולקמן, יעקב פרי,

עיסאווי פריג'; מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט, חברי הכנסת יעקב מרגי, מנחם אליעזר מוזס, מרדכי יוגב, מירב בן ארי, מכלוף מיקי זוהר, עודד פורר, איציק שמולי ומסעוד גנאים. יושב-ראש הוועדה יהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. חברת הכנסת שאשא ביטון תמסור הודעה מטעם הוועדה לזכויות הילד על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו), התשע"ה 2014. הודעה בלבד, רבותי. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הוועדה לזכויות הילד החליטה להודיע לכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו), התשע"ה 2014, שהגישו בכנסת היוצאת חברת הכנסת לשעבר יפעת קריב וקבוצת חברי הכנסת, ביניהם חברת הכנסת קארין אלהרר, אשר פועלת לקידומה של הצעת חוק זו בכנסת הנוכחית. בהצעת החוק מוצע לקבוע כי לא תידרש הסכמתו של הורה שהוגש נגדו כתב-אישום בחשד לביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, לטיפול רפואי באותו ילד, ככל שהטיפול הרפואי קשור לפגיעה הנטענת כנגד ההורה בכתב-האישום. עוד מוצע לקבוע כי לא יימסר לאותו הורה מידע הנוגע בטיפול כאמור, אלא אם כן הוא זוכה מאישום.

מוצע לאפשר להורה הנאשם בפגיעה בילדו לפנות לבית-המשפט בבקשה לחרוג מהוראות ההסדר המוצע, ואולם פנייה כאמור לא תעכב את מתן הטיפול הנדרש ולא תאפשר את מסירת המידע לאותו הורה, אלא אם כן הורה בית-המשפט כאמור. ההסדר המוצע נועד להתמודד עם הבעיה שהורים אשר פגעו בילדיהם או אשר נאשמים בפגיעה בילדיהם, מסרבים לתת את הסכמתם לטיפול רפואי בילד כאשר הטיפול קשור לפגיעה הנטענת בכתב-האישום. עיקר הבעיה קיימת לגבי טיפולים נפשיים שלהם הילד נזקק בעקבות הפגיעה בו. לעתים הסירוב נובע מהחשש מהדברים שהילד יחשוף במהלך הטיפול, ולעתים ההורה הפוגע חש שעצם הסכמתו לטיפול ועצם הצורך של הילד בטיפול הם מעין הודאה בכך שהילד עבר פגיעה. תופעה נוספת שהצעת חוק זו מבקשת להתמודד עמה היא התקוממות וכעס של הילדים שנפגעו מינית מהוריהם על עצם הצורך לבקש מההורה הפוגע את הסכמתו לטיפול שאליו הם נזקקים בשל הפגיעה שעברו ועל העברת המידע מהמטפלים להורה הפוגע לגבי הטיפול בהם. אני סבורה כי מדובר בהצעת חוק חשובה, ואני קוראת לחברי חברי הכנסת לאשר החלת דין רציפות על הצעת חוק זו.

תודה ליושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, רבותי. הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד 2014. הנמקת הערעורים, רבותי. ההודעה על בקשת הממשלה על רצונה להחיל את דין הרציפות הייתה לפני כשבועיים. כרגע נקיים את הדיון. חברת הכנסת מהמחנה הציוני, מרב מיכאלי, ואחריה, חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה, אדוני. חברי וחברותי חברות הכנסת, אני רוצה להגיד שהערעור שלי הוא חלקי.

באופן כללי אני מאוד מאוד, אני וכמובן סיעת המחנה הציוני, מאוד תומכות ותומכים בהצעת החוק. בכיוון הכללי, בעיקרון, במטרה, של הצעת החוק הזאת, הערעור שיש לנו הוא על זה שהיא ממש לא מספיקה. ואני אסביר: עניינה של הצעת החוק הזאת הוא לנסות ולשים קו כלשהו, לנסות לעצור את הטירוף המשתולל כבר כמה וכמה וכמה שנים בתחום מה שמכונה משכורות של בכירים. זאת אומרת, מנהלים, בדרך כלל מנהלים, מעט מאוד,

מנהלות, צריך להגיד גם את הדבר הזה, מנהלים במשק של חברות שמשכורותיהם הן משכורות עתק. מה שהצעת החוק הזאת מגבילה לנו זה הכרה בהוצאה ליותר מ-3.5 מיליון שקלים בשנה. זאת אומרת, כאילו, מה שהצעת החוק הזאת אומרת זה שעד 3.5 מיליון שקלים לשנה, זה הגיוני לשלם שכר למנהל. ומה שיפה בשכר הזה, שאנחנו רואות ורואים את זה לאורך כל הדרך, זה שאין שום קשר, אדוני היושב-ראש, בין הביצועים שהמנהל המדובר מביא לחברה לבין המשכורת שהוא לוקח לעצמו, שהחברה נותנת לעצמה. פשוט אין שום קשר. החברה יכולה להפסיד, ערך המניות שלה יכול לקרוס, אבל משכורתו של המנהל עולה כפורחת, גדלה ותופחת. זה פוגע בבעלי ובעלות המניות. זה פוגע בציבור הרחב שמושקע במניות האלה דרך כל מיני, בוודאי דרך הפנסיה שלה ושלו. והדבר אולי המשמעותי ביותר, זה יוצר שכבה קטנה של

הם לא כל כך "מיני", אבל יחסית לטייקונים הגדולים הם "מיני-עשירים" שלא זו בלבד שהשכר שלהם מקצין את פערי השכר במשק, אלא שהשכר שלהם מטה לרעה את השכר הממוצע.

השכר הממוצע במשק היום,

שהוא מסביב ל-9,000 שקלים, הוא לא באמת השכר הממוצע. הוא כזה משום שיש לנו שכבה קטנה של כאלה שמרוויחים מיליונים בלי קשר לביצועים שלהם. זה הופך את השכר הממוצע להיות מצג שווא, שממנו אפשר להתרשם ולחשוב שמעמד הביניים משתכר 9,000 שקלים, שגם זה,

צריך להגיד, שכר שהערך הריאלי שלו לא עלה כבר 15 שנה והוא נמוך מדי, נמוך מדי בשביל להתקיים במדינת ישראל, אבל הוא גם שכר לא אמיתי.

אני רוצה להגיד עוד דבר,

ובזאת אני אסיים: האנשים האלה, שמקבלים את הון העתק הזה בלי קשר לביצועים שלהם, מסוכנים מעוד בחינה, משום שהאופן שבו בעלי-הבית שלהם קונים אותם בשכר הזה, והם קונים אותם, הם בעצם קונים מנהלים צייתנים, שעושים פעולות בחברה לא בהכרח לטובת החברה, לא בהכרח לטובת הרוב הגדול של בעלי ובעלות המניות שלה, ודאי לא לטובת הציבור, גם כשמדובר בחברות ציבוריות, אלא לטובת אותו בעל-בית, שהוא בדרך כלל טייקון גדול, שמשלם להם את המשכורת הזאת והופך אותם להיות בובות שלו על חוט. בדמוקרטיה, אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, אנחנו מתנגדות ומתנגדים לפערים כאלה. אנחנו מתנגדות ומתנגדים לבובות על חוט מכל סוג, בכל מגזר, ואנחנו בטח ובטח, כמחוקקות ומחוקקים, חייבות לשים את הגבולות איפה שהם צריכים להיות. הצעת החוק הזאת עושה צעד ראשון בכיוון. אני מאוד מאוד מקווה שכשאנחנו נחליף את הממשלה הלא-כל-כך טובה הזאת, או אם תצטרפי לממשלה. אנחנו נשים אותם במקום הנכון. אדוני, אל תאחל לי דברים לא טובים. תודה רבה, מר וקנין. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. יעלה חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לדבר חמור שקרה, ואסור שאנחנו,

נעבור עליו לסדר-היום. מסתבר שבעקבות פרסום בערוץ 10, שתיאר את מערכת האיומים של חברת כי"ל על מדינת ישראל, בין היתר איומים בפיטורים של מאות עובדים, בין היתר איומים בעצירה מוחלטת של השקעות החברה, בעקבות הפרסום הזה, שנעשה בערוץ 10, פרסום חשוב, בכתבה של הכתב המצוין מתן חודורוב, הודיעה חברת כי"ל לערוץ 10 על הפסקת הפרסומים אצלו. זה מהלך בעייתי, זה מהלך מסוכן, זה מהלך בריוני. ומר ורשבסקי, כנציג ערוץ 10, פנה במכתב לניר גלעד, יושב-ראש כי"ל, מחה על הדבר הזה ואמר שהערוץ איננו מתכוון להיכנע לאיומים וללחצים. ואז התחיל מסע התירוצים. קודם כול הסבירו שבעצם הקמפיין נגמר. הקמפיין נגמר, אבל בערוץ 2 הוא נמשך, אז הוא לא באמת נגמר. הוא גם נגמר וגם נמשך. אחר כך, התחילו להגיד: זה לא בעיה שהקמפיין נגמר, פשוט יחסי ההמרה הם לא מספיק טובים בפרסום. בודקים את הנתונים, יחסי ההמרה בין ערוץ 2 וערוץ 10 לא באמת כל כך שונים. חברות וחברים, התמונה שמתגלה לנגד עינינו היא תמונה כוחנית של גורם שמשתמש בכוח גם כאן, בכנסת, וגם מול התקשורת.

כל מסע הפרסומים הזה של כי"ל הרי לא נועד להסביר לציבור כמה כי"ל היא באמת חברה שתורמת. המסע הזה נועד לקמפן ולקדם אינטרסים כלכליים של חברת כי"ל מול מסקנות ועדת ששינסקי, ועדת ששינסקי 2,

אדוני היושב-ראש, מסקנות שעושות חסד עם חברת כי"ל, עושות חסד עם חברת כי"ל, כי אומנם מטילים מס על רווחי היתר, אבל במקביל מורידים את התגמולים. מורידים את התגמולים מ-10% ל-5%. מטילים מס על רווחי יתר, שבעינינו, עמיתי חברי הכנסת, כל רואה-חשבון מתחיל יודע איך אפשר להתחמק מזה, אבל אותם גורמים כלכליים רבי-עוצמה החיים להם בלונדון ומנסים לנהל משם את כלכלת ישראל לא מסתפקים בנחמדות של ועדת ששינסקי 2. הם מזילים דמעות תנין, הם מאיימים בפיטורי עובדים, הם מגיעים לכנסת ומספרים לנו שאם רק יעזו להטיל עליהם קצת יותר ממה שהם משלמים היום, הנגב ימצא את עצמו ללא פרנסה וללא תעסוקה, והדברים האלה אינם נתקלים בתגובה נחרצת, והם צריכים להיתקל בתגובה נחרצת. המסר מכאן לחברת כי"ל חייב להיות: אל תאיימו עלינו, אל תפחידו אותנו. אין לחברת כי"ל שום אמצעי אמיתי ללחץ על המדינה. הם רוצים לאיים עלינו?

ייקחו את ים-המלח אתם במחלקה ראשונה במטוס ללונדון? צריך לומר לכי"ל: לא נאה לכם? לא רוצים להמשיך לעבוד פה? גם לנו לא נעים. אל תמשיכו, תעזבו אותנו לנפשנו, תחזירו את הזיכיון למדינה, תחזירו את ים-המלח למדינת ישראל, היא תדע לעשות בו דברים נפלאים,

גם להפיק משאבי טבע וגם להגן על אוצר הטבע הזה.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת מיקי לוי. מי מהחברים? רשום, אבל לא רשום לי שם. אתם רוצים שאני אנחש את השמות? אני אבחר, אז תמר זנדברג. לא, אני מנסה לעזור לחברים הטובים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמח לעמוד פה היום ולסגור מעגל: לפני כשנה עמדתי מעל הדוכן הזה כסגן שר האוצר והבאתי לאישור בקריאה ראשונה את הצעת החוק הצודקת והחשובה הזאת, אני מברך את שר האוצר ואת הממשלה, ולא פשוט לי לברך אותם, אבל מה שנכון נכון, שהחליטו לקדם את ההצעה ולהחיל עליה דין רציפות. חשוב שהציבור יראה אותנו עומדים מאוחדים בדאגה לאינטרסים הכי פשוטים וברורים של הציבור. כך היה גם אתמול בוועדת הכספים, כשהצבענו פה-אחד על אישור מסקנות ועדת ששינסקי. חברי חברי הכנסת, לאחר שנים של דיון ציבורי נוקב על השכר הראוי לבכירים בגופים הפיננסיים, החלטנו שיש מקום להתערב ולהגביל את גובה השכר והפטור ממס. עשינו זאת לאחר שהיה ברור שהשכר חורג באופן בלתי מתקבל על הדעת מכל נורמה חברתית וכלכלית במדינת ישראל. בזמן שהשכר הממוצע במשק תקוע בעשור האחרון, ועלה באחוזים בודדים, שכר הבכירים, לעומתו, זינק באופן משמעותי והגיע לממדים מפלצתיים, שאינם מגלמים בתוכם כלל את תרומתו של המנהל ועבודתו בחברה. לעתים אף נחשפנו לנתונים מקוממים שלפיהם בכירים קיבלו שכר ודיבידנדים חזיריים בזמן שהחברה שניהלו הייתה בהפסדים. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מאמין בשוק חופשי ובתחרות אמיתית, ואני בעד תגמול הולם ושכר גבוה ומכובד למנהלים, אבל מה שקרה כאן בשנים האחרונות כבר לא קשור לשכר או לשוק החופשי. כשמנהל מרוויח לעתים פי-100 מהשכר הממוצע במשק, זה כבר קשור לחזירות של "חטוף כפי יכולתך". אני שמח שהיום אנחנו שמים קץ לחזירות הזאת סוף-סוף ומקדמים את הצעת החוק הצודקת הזאת. המנהלים הבכירים של גופים פיננסיים חייבים להפנים שהם מנהלים כסף ציבורי בהיקפים של 2 טריליון שקלים, ולא יכול להיות שלא יהיו עליהם מנגנונים של פיקוח ובקרה על תהליכי קבלת ההחלטות, בין היתר באמצעות פיקוח על שכרם. מנגנונים, בין היתר, ימנעו תמריצים הרסניים שיעמידו בסכנה את כספו של הציבור.

אדוני היושב-ראש, אני מקווה שהצעד הזה יקבע נורמה ברורה וישליך גם על שכרם של בכירים בגופים נוספים, ישמש להם תמרור, ולעתים אף תמרור אזהרה, ירסן את השכר ויצמצם את הפערים הבלתי-נסבלים במשק הישראלי. חשוב לי להבהיר, כשדנו בעניין באוצר, אנחנו מצדנו לא ששנו להתערב בשיקול הדעת של בעלי המניות בחברות ציבוריות בכל הקשור לתגמול שהם בוחרים לתת למנהליהן. עם זאת, אני חושב שהממשלה תהיה חייבת לנקוט צעדים נוספים אם ההתנהלות הלא-מוסרית הזאת, החזירית הזאת, תימשך. אין לי ספק שהכנסת תאשר ברוב קולות את הצעת החוק המוסרית הזאת. מילה וחצי לכי"ל. ישבתי עם חברי מהאופוזיציה ומהקואליציה בדיונים יחד אתך, אדוני היושב-ראש, בדיונים שארכו שעות, ונחשפנו לחזירות הבלתי-רגילה של חברת כי"ל, שאין לתיאבון שלה שום שובע, ותפוס ואכול כפי יכולתך. כפי שאמרתי כבר לפני שנה, כשהסאגה הזאת התחילה, מנהלי כי"ל, אתם מוזמנים להשאיר את המפתחות, להחזיר את המנדט למדינת ישראל, יש מי שעומד בתור לנהל את "מפעלי ים-המלח". תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. תנמק מטעם סיעת מרצ חברת הכנסת תמר זנדברג, אחרונת המנמקים. מייד אחרי כן תתקיים הצבעה. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לשתף אתכם באיזה דבר, אני הייתי אומרת, מוזר, אם לא שכבר שום דבר לא נראה פה מוזר, שקרה היום בנשיאות הכנסת. אנחנו הגשנו, קבוצה של חברות וחברי כנסת, אני חייבת להגיד, מכל סיעות הבית: חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, שהוא חבר הנשיאות, חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני, אנוכי וחברי כנסת אחרים, הגשנו הצעה לסדר-היום, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא אולי המרכזי ביותר שמטריד את הציבור הישראלי השבוע: ביקור ראש הממשלה בארצות-הברית. אני לא אתאר את כל ההשלכות, התקשורת, הציבור עוסקים בזה באופן אינטנסיבי כל השבוע, על ההשלכות על היחסים עם ארצות-הברית, שהם בסכנה, על השאלה אם פתרון שתי המדינות עדיין על השולחן או לא והאופן שבו הממשל האמריקני מתייחס לזה, חבילת ההטבות, כן או לא, לאחר הסכם הגרעין שנחתם עם איראן, ובאמת, שלל היבטים לביקור הזה. כל חבר וחברת כנסת שהגישו את ההצעה הזאת לסדר-היום מן הסתם היו מתייחסים מנקודת המבט הפוליטית, הרי לשם כך אנחנו מתכנסים ולכך נועד המוסד של הצעה לסדר-היום. אלא מאי? הנשיאות דחתה את ההצעה הזאת. ואני רוצה לשאול, האם נשיאות הכנסת הפכה לשכפ"ץ של ראש הממשלה מפני דיונים מדיניים שלא נוחים לו? האם יעלה על הדעת שכל הציבור יקיים דיון ציבורי בנושא הזה, והמקום,

אני מערערת, ומחר יתקיים ערעור בוועדת הכנסת. מזמינה אותך, אם את חברת נשיאות, מזמינה אותך לתמוך. זה לא נראה לי הגיוני, וחברת הכנסת טלי פלוסקוב, כחברת הנשיאות, האם נראה לך סביר שכל הציבור יקיים דיון ציבורי ער בכל היבט מהיבטי הביקור הזה ורק הכנסת, המקום שבו הדיון הפוליטי והמדיני נפגש, מכל הגישות, מכל העמדות, כאן בכנסת תהיה סתימת פיות בנושא הזה? אני רוצה להתריע, למה את חושבת שזה סתימת פיות?

יש לך השערה אחרת? אני לא חושב, אין פה שום עניין של סתימת, נשיאות.

באמת?

גנבה של כבשה,

אז הנה אני אומרת,

ואני רוצה, למה? מכיוון שכל שבוע מוגשות עשרות הצעות. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת לקבוע, אני באמת, אני חושבת שאפשר להסכים שאין נושא שמתאים יותר השבוע להצעה לסדר-היום מאשר ביקור ראש הממשלה בארצות-הברית. מה, יש דבר יותר חשוב מזה?

אדוני היושב-ראש, אתם אישרתם נושא על גנבה של כבשה מעדר כבשים. על מה אתם מדברים אתי? זה נושא שיש בסדר-היום.

בחייכם. למה את מזלזלת, אני לא מזלזלת. אני אחת השותפות החשובות ביותר להגנת זכויות בעלי-חיים בבית הזה, ועם כל הכבוד, אין נושא יותר חשוב השבוע, ויותר דחוף, מאשר ביקור ראש הממשלה בארצות-הברית.

יתרה מזה, בעבר אני הייתי עוזרת פרלמנטרית חמש שנים, לא היה שבוע שנושא מדיני לא היה נדון במסגרת הצעות דחופות לסדר-היום. אני חייב להגיד לך משהו, לא היה דבר כזה. מאחר שבנשיאות יושבים גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, כמעט בשוויון מלא, אני לא חושב שזו הייתה איזו, לא ראיתי שמישהו יצא מגדרו לגבי ההצעה הזאת. גם חבר הכנסת סמוטריץ וגם אני, והוא אמר שמכיוון שזה לא קרה עדיין, ויכול להיות שזה תירוץ טוב, היא מדברת, הוא אמר שמכיוון שזה לא קרה עדיין, ולא יודעים מה יהיה, הוא לא מוכן לדון בזה. צריך לחשוב אם זה,

אני ואתה יושבים הרבה זמן,

כשרוצים להעביר משהו, אני ואתה, אז אנחנו יודעים איך להעביר את זה.

היו חתומים שם כמה אנשים,

גם אני וגם סמוטריץ,

מכיוון שאת ההצעה הזאת הגישו גם חברי קואליציה וגם חברי אופוזיציה, ומן הסתם כל אחד היה אומר את דעתו, זה נושא מדיני, זה נושא שעל סדר-היום, כל אחד היה אומר, ככה נהוג בהצעה לסדר-היום, כל אחד מדבר מהזווית שלו. אני מציעה,

אני מתפלאת, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, אני מתפלאת שאת קופצת להגן על זה. הרי מה לכם, אני לא מגינה. אני רק אומרת שיש לך כלי, כחברת כנסת שלא קיבלה תשובה, לערער על כך. אז אני, לא רק לערער. אז אני מעדכנת אותך שהגשתי ערעור. היא יכולה גם להגיד שזה, כהצעה רגילה. אז אני מעדכנת את החברות והחברים שהגשתי ערעור לוועדת הכנסת, הערעור יידון מחר בשעה 11:00. הנה, יושב אתנו כאן גם יושב-ראש ועדת הכנסת, אני מזמינה באמת, מכל סיעות הבית, אני לא טוענת, אבל יש לי עצה אפילו יותר פרקטית. נאמר שהערעור נדחה, וקרוב לוודאי שהוא יידחה, יש לך גם כלי, מכיוון שהיו עוד חברי כנסת שהגישו את ההצעה הזאת,

לפחות עוד חמישה חברי כנסת, נכון. יכולים להגיש, אחד מהם, כסיעה, כסיעתי, הצעה רגילה, ואז כולם יכולים להצטרף, בסדר.

אני חושבת שיש,

הרי הדיון, ובא לציון גואל.

משפט אחרון ואני יורדת, הרי הדיון הציבורי מתקיים. אנחנו כולנו פה באולפני הטלוויזיה, ולכל אחד יש פייסבוק, ולכל אחד יש גם הצעה רגילה לסדר-היום.

אופן, אנחנו צריכים לסיים.

מן הראוי היה שנושא כזה, הנשיאות תאשר את דחיפותו, ולו למראית עין, שלא מגבילים את הכנסת מלדון בנושא משום שהוא לא נוח לראש הממשלה.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד 2014, רבותי, לפני שבועיים הממשלה ביקשה לקיים על זה, הודעת דין רציפות. קיימנו את הדיון ואת ההנמקות. אנחנו מצביעים, רבותי. מי בעד? מי נגד? מה אנחנו מצביעים? בעד, בעד. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד 2014, נתקבלה. 25 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

התקבלה הודעת הממשלה לגבי דין רציפות על הצעת חוק זו. ההצעה תוחזר לוועדת הכספים, שממנה היא באה. רבותי, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם,

חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים), התשע"ד 2013. הנמקת הערעורים, רבותי, תישמע עכשיו. הממשלה ביקשה לפני כשבועיים להחיל דין רציפות גם על הצעת חוק זו. רבותי, ראשונת המנמקים היא חברת הכנסת רויטל סויד מהמחנה הציוני, ואחריה, חבר הכנסת דב חנין. סיעת מרצ, לא נרשם חבר גם להצעה זו. יש מישהו שמעוניין?

אם כן, יש לנו שני מנמקים. המנמקת הראשונה, רויטל סויד, ואחריה, דב חנין. אדוני היושב-ראש, השר, חברי חברי הכנסת, למעשה אני אמורה עכשיו לעשות משהו שאני אגב מאוד מאוד אוהבת, וזה לתת פה איזה שיעור במשפטים על תיקון פקודת הראיות. והחריג הזה שאנחנו רוצים לתקן היום הוא החריג שאומר: אלא אם כן הוא פגע בו,

ואז הוא יכול כן להעיד נגדו. אבל אני אחסוך מכם את השיעור הזה במשפטים, ואני רוצה לקחת את זה למקום אחר, אל המשפחה שלנו פה, המשפחה שגרה במדינת ישראל,

המשפחה הזאת, שהיום אמורה, אנחנו יושבים פה בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, בלילות האחרונים, וכך יהיה עד שבוע הבא, המשפחה הזו שאמורה לחלוק תקציב אחד. משפחה שהרציונל שלה אומר שהם האחד בעד השני ולא האחד נגד השני, ורוצים לדאוג האחד לשני. ואני מסתכלת על הדיונים שהתקיימו בוועדת הכספים ובוועדות השונות ואני אומרת: מה קרה לנו? איפה המשפחה? איך יכולנו לקחת יישובים שהם פריפריה גיאוגרפית או ליד קווי גבול או במצב סוציו-אקונומי מסוים, ולהוסיף עליהם עוד 200 יישובים, שזה דבר מבורך מאוד, אבל באותה נשימה לחתוך ארבעה יישובים, מעלות, עכו, נהריה, כפר-ורדים? ואז, כאשר עולים ראשי הרשויות, ואנו תומכים בהם, על הקיצוץ הזה, פתאום אומרים: די,

לא ניתן לאף אחד. הרי אנחנו משפחה, אנחנו עם הרציונל שאנחנו האחד בעד השני. אנחנו לא חתכנו את היישובים. אנחנו לא תיקון פקודת הראיות. הייתה הפחתה ליישובים הללו, לא חתכו אותם.

הייתה החלטה לקצץ להם בהטבות המס ולא לתת להם את מלוא ההטבה.

איפה שהיא נמצאת, עכו, נהריה. מי הולך לגור שם? למה לא מגיעה להם מלוא הטבת המס? מדוע לא נכניס את היישובים האלה? איך יכול להיות שאנחנו לוקחים תקציב, ששר האוצר מסכים להוסיף עליו עוד מעל 800 המיליון, ואנחנו מקצצים יישובים כאלה? עד שהגענו למצב החרפה, שיהיו צריכים להגיע לפה ראשי רשויות היום ולזעוק על העובדה שבסופו של דבר אף אחד לא מקבל כלום, כי עצרנו את הכול. זאת המשפחה? זאת המשפחה שאנחנו מדברים עליה, עם הרציונל שאנחנו פה לטובת כולם? משפחה ברוכת ילדים. למה היינו צריכים להגיע למצב של פיצוץ בוועדה, ופתאום שומעים על מענק של 300,000 שקלים לרופאים שהתחייבו להם ב-2011, שאם ילכו לפריפריה הם יזכו בו, ורק אחרי שהקימו קול צעקה היום הקצו 75 מיליון שקלים כאלה? למה אנחנו לא דואגים האחד לשני? למה אנחנו לא רואים את אנשי הפריפריה חשובים בדיוק כמו אנשי המרכז, את הרפואה בפריפריה ואת חיי התושבים חשובים בדיוק כמו המרכז? מדוע אנחנו צריכים להגיע למצב שמגלים את זה על הדרך, ורק אחרי סנקציות ופיצוץ ועדה פתאום משלימים? אני מקווה שעד שבוע הבא, כשהתקציב יעבור, ב-19 בנובמבר, אני מקווה מאוד שנזכה פה בבית הזה לראות את כולם כמשפחה אחת. לא רק את תושבי המרכז, גם את תושבי הפריפריה, גם את החקלאים, גם את מי שנמצא בריחוק גיאוגרפי וגם מי שנמצא במרחק של קווי גבול, את כולם כאחד וכמשפחה אחת. זה התיקון לפקודת הראיות, ואני מקווה שיהיה גם תיקון בחברה שלנו.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. יעלה חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. האמת היא שכשאני שמעתי את דברי הטעם, חברת הכנסת סויד, האמת היא שכששמעתי את דברי הטעם של חברת הכנסת סויד, תהיתי אם יש לי מה להוסיף בעניין, ורציתי להצטרף, אני בטוח שיש לך מה להוסיף.

רציתי להצטרף לדבריה. רק אני פוחד שאם אתה תוסיף, אתה קצת תסתור חלק מהדברים שלה. דב, חזרת לכושר. אתה רואה, כן. זה אימונים. אני לא צודק במה שאמרתי? אני רוצה לנצל את ההזדמנות שנמצא אתנו פה שר החקלאות ולהעלות בפניו סוגיה חשובה שנוגעת להגנת בעלי-חיים, וזו סוגיה שניהלנו עליה היום דיון רציני מאוד בוועדת החינוך, בהצעת חוק חשובה, שגם אני אחד מיוזמיה, יחד עם חבר הכנסת שמולי וחברת הכנסת זנדברג, והצעת החוק הזו בעצם מייצרת שורה ארוכה של מנגנונים שמטרתם לצמצם את הפגיעות ואת ההתעללות בבעלי-חיים. ואנחנו נתקלנו בוויכוח עם נציגי הממשלה בסוגיה שהיא אחת הסוגיות בהצעת החוק, אבל היא מאוד חשובה לטעמי, של אחריות נושאי משרה בתאגיד במקרים של התעללות. למה הסוגיה הזו כל כך חשובה, אדוני היושב-ראש? כי כשאנחנו מדברים על תעשייה, מאוד קל לגלגל את האחריות על אותו עובד מסכן שבמקרה נמצא בפס הייצור.

אדוני השר, לפעמים העובד הזה גם עובר עבירה וצריך להעניש אותו. הבעיה היא שכשמתחילים בעובד הזה אנחנו לא מתמודדים מערכתית עם הבעיה, וגם הטלת האחריות על התאגיד היא לא מענה מספק, מכיוון שכפי שאדוני יודע היטב, תאגיד יכול להתחמק בקלות מענישה,

לרשום את הקנס במאזן בחלק של ההוצאות, אתה יודע, ואפילו להתנקות ממס על הדבר הזה. ההטלה של האחריות האישית על נושא המשרה היא בעצם המנגנון היחיד שמבטיח לנו שיהיה שם מישהו באותו תאגיד, אדם בכיר. אנחנו, אגב, לא הרחבנו את ההגדרה של נושא משרה. אנחנו מדברים על מנהל פעיל, כשאנחנו מדברים על שותף, אנחנו מדברים על שותף פעיל. אנחנו מדברים על האנשים שבאמת יש להם היכולת להשפיע. ואני אומר לך, אדוני השר, שרק אם אנחנו נטיל את האחריות האישית הזאת אנחנו נוכל להימנע ממצב

ההתעללות תימשך. אנחנו מדברים בתעשיות שממילא הפגיעות בבעלי-חיים שם הן מאוד מאוד קשות. בסדר, יש הפגיעות שנעשות כאילו למטרת הפעולה של התעשייה, אם תעשיית בשר או תעשייה אחרת. אנחנו לא מדברים על הנושא הזה כאן. אנחנו מדברים על ההתעללות הנוספת, על השכבה הנוספת של פגיעה נוראה, מזעזעת, מיותרת. ופעם אחר פעם, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אנחנו נתקלים בתמונות הקשות האלה ובסרטונים הקשים האלה. פעם זאת חברה א', ופעם זאת חברה ב', ופעם זאת חברה ג'; ואני בכוונה כרגע לא נוקב בשמות החברות כי אני מדבר על תופעה מערכתית. וכשאנחנו מדברים על תופעה מערכתית אנחנו חייבים לייצר מולה תשובה מערכתית. התשובה המערכתית היחידה, אדוני היושב-ראש, שיכולה לעבוד היא תשובת האחריות האישית. אני אומר את הדברים האלה גם מתוך הניסיון בעבירות סביבתיות. היה אתנו פה השר להגנת הסביבה, אבל הוא בדיוק יצא החוצה, לא, הוא יושב פה. אה, הנה הוא נמצא אתנו. סליחה, אדוני השר להגנת הסביבה. אמרתי שאתה אתנו. אנחנו יודעים מתוך הניסיון של האכיפה הסביבתית שרק מנגנונים של אכיפה אישית על נושא משרה מייצרים את המענה. לכן, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, מעל הבמה הזאת אני פונה אליך להמשיך את הדיאלוג ולנסות על בסיס אובייקטיבי ורציני להגיע לפתרון שיאפשר הטלה אמיתית של אחריות אמיתית על נושאי המשרה האמיתיים בתאגידים שמתעללים בבעלי-חיים.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אדוני השר, רצית? לרשותך חמש דקות. ברשות היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת דב חנין העלה סוגיה שאכן עלתה היום לדיון בוועדת החינוך האחראית לתחום צער בעלי-חיים, הזדמנות טובה להגיד תודה לחבר הכנסת יעקב מרגי שהוא יושב-ראש ועדת החינוך שהוביל את החוק הזה בוועדה, חוק שמשרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיש. לפי עדותם של לא-מעט חברי כנסת שעוסקים בנושא, הוא חוק טוב, חלק עוד אמרו, יותר טוב ממה שאנחנו חשבנו להציע. אבל בסך הכול הוא חוק שמאוד מקדם את נושא צער בעלי-חיים, דבר שמבחינתי הוא דבר מרכזי במשרד, כפי שכבר למדנו מרבותינו ומשרשרת הדורות של העם היהודי. האחריות של מנהל בתאגיד היא באמת לא פשוטה. אתה תופס מישהו שעושה דבר מעצמו, על דעתו, ואז אתה אומר, אבל גם מנהל התאגיד נמצא באיזו יכולת שיאשימו אותו. זה לא אוטומטי, זה לא בלי דיון, זה לא בלי בדיקה. אם יש רשלנות, חבר הכנסת דב חנין, שנייה, ברשותך. הרי אנחנו הוספנו בחוק שאפשר גם להעניש ולתבוע את בעל התאגיד, את מנהל המפעל, בעברית פשוטה, או מי מטעמו, דב,

אני אקשיב לשאלה ואז אני אוכל לענות לך. אני גומר עוד חצי דקה. כאשר אומרים, בצדק, שפועלים הולכים עם שוקרים, לא אחד, חמישה, עשרה, ברור שהם לא הביאו את זה מהבית ולא מסבתא שלהם. המפעל נתן להם, הדריך אותם וכו'. כן, יש פה אחריות. ואני בעד. אין לנו ויכוח. אתם מנסים ללכת עוד צעד אחד. בכל אופן, היה דיון עם משרד המשפטים ועם המשרד שלנו, עם חבר הכנסת שמולי, לפי דעתי, כנראה אתה לא היית. סיכמנו שכרגע, לפחות, זה לא יכול לעבור. אני לא אומר לך כפי שאמרת, ואני מסכים, נצל את הזמן אחרי החוק הזה.

אפשר לתקן, אפשר להוסיף.

ואם נצליח לגבש דבר שמחזיק מים, ועושה את מה שאנחנו כולנו רוצים, אבל הוא גם עומד באמות משפטיות וציבוריות, אני פתוח לזה כמו בכל דבר שנוגע לצער בעלי-חיים. אני חושב שיש הידברות טובה עם חברי הכנסת, יש הידברות טובה עם הארגונים. נפגשנו אתם לפני חודש. שאלתי אותם, פעם נפגשו אתכם? מעולם לא. עשינו את זה, ונעשה. הבטחתי להם שתהיה עוד פגישה, ותהיה עכשיו עוד פגישה. אנחנו בהחלט בעד ההידברות. אני חושב שהיא נותנת מכפילי כוח לנושא הזה שהוא נושא מאוד חשוב, אנושי, והייתי אומר גם יהודי, בלי להוריד מאחרים שום דבר. אני מקווה מאוד שבכנסת הזאת נוכל לקדם עוד חוקים בעניין. תודה רבה. תודה לשר החקלאות, השר אורי אריאל. אנחנו עוברים להצבעה על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים), התשע"ד 2013. הנמקת הערעורים נשמעה. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק

בעד, 21, אין מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק תוחזר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ה 2014. מנמקים כמה חברים: חבר הכנסת עמיר פרץ מהמחנה הציוני ודב חנין. ממרצ אני לא רואה שיש בקשה של חברי כנסת. ראשון המנמקים, חבר הכנסת עמיר פרץ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה, ראשית,

גבאי, שעל דעת כולם עושה את אחת הפעולות

ולא רק בנושא שעומד לפנינו על סדר-היום, אלא, אני חושב, בכלל הנושאים. אני רוצה לציין את עמדתו בשאלת מתווה הגז. לעמוד בממשלה, להצביע בודד מול הממשלה, זה לא דבר כל כך פשוט. אני בהחלט חושב שהמשרד להגנת הסביבה, שהוא משרד מורכב, ולעתים התחושה היא שהוא כל הזמן נגד כולם, זה לא נכון. הוא בעד נושאים מאוד חשובים, והאזרח הישראלי צריך להיות מודע לכך. חרף העובדה שאנחנו באופוזיציה אני אומר לשר גבאי, אני מברך אותך בעיקר על דבר מאוד חשוב. בדרך כלל כששרים מגיעים הם אומרים: כל מה שהתחיל בו השר הקודם, תמחקו, תקרעו, אני רוצה הכול חדש, על שמי, שלא יהיו סימנים. זאת אחת הטעויות הכי קשות, כי גם מפסידים זמן, גם מפסידים נושאים, גם מפסידים תהליכים מקצועיים מאוד עמוקים. כי הרי אתה יודע היום שבניגוד לעובדה, כשהיית מנכ"ל בשוק הפרטי וקיבלת החלטות, פה אתה צריך לעבור תיאומים ועוד גורמים ועוד ועדות ועוד ישיבות, עד שאתה מגיע למצב שיש בשלות של הצעת חוק כלשהי. הרי זה בהחלט משא כבד מאוד. אני מברך אותך על החלטתך להמשיך ולפעול בנושאים שאתה מאוד מאמין בהם, לרבות הטיפול היום באותו אזור מזוהם במפרץ-חיפה, שאני שומע שאתה עוסק בזה ופועל בעניין. באשר לנושא שעומד לפנינו, אין בכלל ספק שמדובר בכשנתיים שאנחנו מפסידים. יכולנו להיות כבר בחקיקה. לצערי הרב, ברגע שהתפטרתי מהממשלה החליטו חלק מחברי הליכוד שהנקמה המתוקה שתהיה, הדרך לנקום בשר להגנת הסביבה שהעז להתפטר זה לחסום את החוק של השינוי בכל מה שקשור לשקיות הנשיאה במדינת ישראל, אותן שקיות שכולנו פוגשים בסופֶּרים. אני מאוד מעריך את העובדה שהנושא עולה מחדש. זה לא רק עניין של זיהום הסביבה. זה עניין תרבותי ממדרגה ראשונה. זה אחד הנושאים שגם באופן מאוד, איך לומר לכם, מישהו יראה את זה כדבר בלתי הגיוני, אתם תראו שזה מה שיקרה. גם עלות המחיה המשפחתית תרד. מדוע? כי גם העניין הזה של השקיות שנמצאות בסופר, כל אחד לוקח שקית וממלא,

מגיעים עם העגלות האלה לקופאי. אוקיי, עוד שקית ועוד שקית. הקופאי לא נראה לך חשוד?

הקופאי לא נראה לך חשוד? חשוב מאוד, צריך להוריד לו את העומס. מאוד חשוב. עכשיו, ברגע שאתה פתאום צריך לבדוק איזו שקית אתה לוקח, איזה גודל, האם זו תהיה שקית נייר, לאיזה צורך אתה לוקח אותה, פתאום אתה מתחיל לחשוב,

אולי אפשר להעמיס פחות? אולי אפשר לצמצם את היקף הקנייה? פתאום גובה העגלה שלך מצטמק לו, ומסתבר שהחבר'ה בבית לא יהיו רעבים,

יהיה בסדר. כמובן, סיפרתי את הסיפור כאשר העליתי את הצעת החוק, אני חוזר עליו שוב: אחד הרגעים הכי קשים שהיו לי כשר להגנת הסביבה, כשחיכינו כולנו לאותם שחיינים ישראלים ששברו את שיא גינס ושחו מקפריסין לישראל, ובאו עטורי תהילה, כמו שאומרים, הם עשו זאת למען הגנה על הסביבה, חיכינו להם על החוף, הם יצאו ככה, אתה יודע, חסונים, שזופים, ואני פוגש אותם, ואחד מהם נשען ככה,

ואומר לי: אדוני השר, כל כך קל להבחין מתי הגענו לחופים הטריטוריאליים של מדינת ישראל. אמרתי לו: איך אתה מבחין בזה? אתה רק שוחה, הכול מים. הוא אומר: השקיות, השקיות. ברגע שהשקיות מתחילות לנוע סביבך ולפגוע בך ואתה צריך לתמרן ביניהן,

אז אני יודע שהגעתי לחופי מדינת ישראל. אני חושב שאתה עושה מהלך שהוא חשוב מאוד מבחינת המסר לכלל הציבור. אין לי ספק שזה יהיה מהלך קשה. אני מאוד מקווה שרשתות השיווק ישתפו אתך פעולה, ואכן ייתנו את חלקן, כי גם הן צריכות לתרום את חלקן. אני בטוח שבסופו של דבר הציבור ייהנה מכך, האזרחים ייהנו מכך, ודרך הגישה שלנו לכל מערך הקניות בישראל תשתנה. יישר כוח.

תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ. יעלה חבר הכנסת דב חנין. גם לך, חבר הכנסת חנין, חמש דקות. השר אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, ביקש גם הוא להתייחס להנמקות. אדוני היושב-ראש, תודה לך, בהמשך דבריו של חבר הכנסת, אתה לא מתעייף מהירידות והעליות? אתה אומר שאני אשאר כאן קבוע?

אנחנו לא יודעים אם אתה יורד או עולה. ירדתי כשאתה דיברת, הלכתי לדבר עם השר, חזרתי מהשר, ואתה ממשיך לדבר. אז אולי אני אשאר פה קבוע. בסדר, אוקיי. תודה. חברות וחברים,

בהמשך דבריו של חבר הכנסת עמיר פרץ, השר הקודם להגנת הסביבה, להביע הערכה לך, ידידי השר אבי גבאי, על עבודתך כשר להגנת הסביבה. כמו שחבר הכנסת פרץ יודע היטב מניסיונו, ואתה לא חייב אפילו לאשר, להיות שר להגנת הסביבה בממשלה הנוכחית זה לא תפקיד קל. גם בממשלה הקודמת זה לא היה תפקיד קל. לפעמים זה היה נראה כאילו זו אופוזיציה של איש אחד. לפעמים התפקיד מחייב, אם אתה רוצה להגן על הסביבה, להגן על הבריאות, אתה רוצה להגן על האינטרסים ארוכי-הטווח. לפעמים המדיניות מעדיפה, לא את הציבור, אלא את בעלי ההון. לפעמים המדיניות מעדיפה את הטווח הקצר על פני הטווח הארוך. לפעמים המדיניות מעדיפה את המזהמים על פני אלה שצריך להגן עליהם מפני זיהומים. אני רוצה, אדוני השר להגנת הסביבה, קודם כול להביע הערכה לעבודתך, לפעילותך, לעמדותיך. הוזכרה כאן עמדתך בסוגיית הגז, סוגיה חשובה ובעלת משקל סביבתי, חברתי וכלכלי ראשון במעלה, והעמדה שלך הייתה חשובה, והיא תיזכר לטובה לשנים הקרובות. אני גם רוצה לברך אותך, אדוני השר, לא רק בעניין הזה, של חוק שקיות הפלסטיק, שחבר הכנסת פרץ כשר יזם אותו, אלא בכלל על המגמה של המשכיות של יוזמות חשובות שנעשו במשרד בקדנציה הקודמת. אני רוצה להזכיר יוזמה שאני שומע גם מהשטח, שממשיכה להתקדם ולפעול, היוזמה של "סביבה שווה", שבה בעצם המשרד לוקח משאבים כדי לקדם את אלה שלא זכו בעבר להתייחסות הסביבתית הראויה ולתת דווקא להם את הפוש, את הדחיפה שצריך כדי לקדם אותם. בהקשר הזה, החוק שעומד היום בפנינו, אני חושב שהוא חוק חשוב, והוא, אדוני יושב-ראש קרן קיימת, מילא יושב-ראש קרן קיימת, אבל גם לא להקשיב במליאה? אפילו לקרוא אותו לסדר אני לא יכול. דני עטר.

תן לנו לדבר רגע אל השר. אתה יכול לשבת לשולחן הממשלה מבחינתי, זה בסדר. הוא עכשיו בעל חוב אצלי. רק לא על חשבון זמני, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני רוצה להביע הערכה לקידום חוק שקיות הפלסטיק. החוק הזה הוא חוק שמנסה לפתור בצורה חכמה שאלה מאוד מאוד מורכבת. הרי יש פתרונות אחרים לאפשרות לצמצם את הצריכה של שקיות פלסטיק. אבל הפתרונות האחרים, שהם לכאורה,

נכונים מבחינה סביבתית, עלולים להיות מאוד בעייתיים מבחינה חברתית, אם אנחנו רק נגבה מחיר, ולא נייצר חלופה טובה, כמו שהחוק הזה מנסה לייצר, מנגנון של חלופה טובה שתאפשר לאנשים לעזוב את השקית, שהיא לא טובה, היא גם לא נוחה, היא גם תעלה קצת כסף, ולקבל במקומה משהו שיהיה גם יותר נוח, גם יותר זול, גם יותר שימושי, אנחנו בעצם לא נעשה את מה שצריך. החוק הזה הוא חוק נכון, מכיוון שהוא עושה את הדבר שצריך לעשות, הוא מפחית שימושים כשאנחנו חושבים שאפשר להפחית שימושים. אבל בהקשר הזה, וכיוון שאני יודע שאתה מייד תעלה להתייחס, אני בכל זאת רוצה באופן פתוח להעלות שאלה. אני מסכים אתך, אדוני השר, שהפחתת השימושים זו דרך המלך שלנו בהתמודדות עם בעיות של פסולת. אבל יש מנגנונים אחרים שאנחנו פיתחנו לאורך השנים. למשל, המנגנון הזה של הפרדה במקור, אני ער לבעייתיות, גם לקשיים וגם לחולשות. אני לא בא לפה חף מידע לגבי החסרונות והחולשות שקימות במערכת. אבל אנחנו לא מדברים פה על המערכת הזאת רק ברמה של כמה המערכת הזאת מצליחה לייצר את התוצאה, נקודתית של ההפרדה במקור. המהלך הזה, שאנחנו ניסינו לאורך שנים לקדם, הוא חלק ממערכה על ראשם, מחשבותיהם ולבם של אנשים. אנחנו הצלחנו, במידה חלקית, במידה מסוימת, לחנך אנשים, לחנך בני-נוער, להגיד להם: תפרידו במקור, יש לזה משמעות, לייצר תהליכים שימשיכו את ההפרדה במקור הזאת לתוצאה מעשית.

לכן אני אומר, אדוני השר, גם כשאתם מתלבטים לגבי חלופות, נראה לי שלא יהיה נכון לזרוק את המאמץ העצום הזה ואת ההישגים שנעשו בו בתודעה של האנשים, בתודעה של בני-נוער, וגם בפרקטיקה, לזרוק את זה בקלות הצדה, כי אני חושב שאנחנו כולנו נינזק מזה.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אדוני השר, אני מבין שכבודו רוצה להשיב למנמקים. השר אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, ישיב למנמקים. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברים נכבדים, חבר הכנסת דב חנין, אני מצטער שאני תופס לך את המקום כאן, אבל אני מניח שתחזור לכאן עוד כמה דקות. אני דווקא אתחיל מהסוף, מהעניין של הפרדה במקור שהעלית: אין שום כוונה לעצור את זה במקום שזה מצליח, אבל יש כוונה להפסיק להשקיע כסף טוב אחרי כסף רע. במקום שאנחנו רואים שבעצם אי-אפשר באמת להצליח, או שזה הפך להיות למשהו שכפינו על הרשות המקומית לעשות, הם לא רוצים לעשות את זה, הם משתמשים בכסף לדברים אחרים,

אני לא אמשיך לזרוק כסף טוב. בסוף צריך גם לבחור בין חלופות. עם הכסף הזה אנחנו יודעים לעשות דברים אחרים. עם הכסף הזה אנחנו רוצים לעשות יותר מ"סביבה שווה", שדיברת עליה, או שהשר עמיר פרץ דיבר עליה, שזה פרויקט שבעיני יותר חשוב, כי אנחנו, אפילו אתה שבא מחד"ש, יותר ממני, רוצים להפוך כל יישוב בישראל לתל-אביב, ולא להתעסק בלהפוך את תל-אביב לקופנהגן, עם כל הכבוד. תל-אביב תהיה קופנהגן אחר כך, אבל קודם כול בואו נטפל ביישובים שאין בהם כלום, אולי לפני שאנחנו הולכים למקומות אחרים. כך שאני חושב שאנחנו באים לנקודה או לסוגיה הזאת בדיוק מהזווית שאליה אתה מגיע. ועוד הפעם אני אומר, הפרדה במקור זה דבר מצוין,

אבל אין טעם לדחוף את זה,

כמו שמאכילים אווז, שאתה דוחף לו את זה בכוח, כי הוא לא באמת אוכל, זה לא באמת קורה. בעניין חוק השקיות, אני באמת שמח לקדם את החוק הזה, שבאמת החל אותו חבר הכנסת עמיר פרץ. אני חושב שזה החוק אולי היחיד, אולי הצעד הכי משמעותי שאנחנו עושים שהמטרה שלו היא לצמצם מלכתחילה את האשפה.

למנוע מלכתחילה ייצור של דברים שאחרי זה אנחנו צריכים לטפל בהם בכל מיני דרכים אחרות, טוב יותר או פחות טוב. עמיר עוד לוקח את זה רחוק יותר, שהסלים יהיו יותר קטנים ושאנשים יקנו פחות. אני לא יודע עד כמה זה ישפיע, אבל אם גם זה ישפיע מה טוב. בסך הכול זה חוק טוב, ואנחנו נקדם אותו. אנחנו נעשה בו כמה שינויים. אני חושב שהשינוי המרכזי שאנחנו נעשה בו הוא שינוי שתואם יותר את עניין יוקר המחיה ואת הרצון שלנו לא להקשות על הציבור. אני לא רואה אותנו שמים היטל של 30 אגורות בשנה הראשונה ו-20 אגורות לשקית בשנה השנייה. אנחנו נלך למנגנון יותר פשוט, שלא ייצר הכנסות עתק, מנגנון שבעצם יהיה תשלום פר-שקית אבל תשלום שייקבע על-ידי הקמעונאי, בתנאי שהתשלום לא נמוך מכמה שזה עולה לו בפועל, כך שהמחיר של השקית יהיה נמוך מהמחיר במתווה הנוכחי. בסופו של יום זה ישיג את אותה התוצאה, בלי להקשות על הציבור. זהו, תודה רבה לכם, ואני מקווה שתתמכו בחוק. תודה לשר אבי גבאי, השר להגנת הסביבה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ה 2014, הנמקת הערעורים נשמעה. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות,

19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מצרף לפרוטוקול את קולה של חברת הכנסת ענת ברקו. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת החוק חוזרת לוועדת הפנים והגנת הסביבה. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד 2014. ההודעה נמסרה ב-12 באוקטובר 2015. רבותי, אנחנו נעבור להנמקת הערעורים של חבר הכנסת נחמן שי מהמחנה הציוני,

אין אף אחד, אני מבין שלא מעוניינים. כולם מוותרים לדב חנין. דב חנין לא מופיע. הסיעה שלו לא ביקשה, כך שהוא לא מנמק בהצעה זאת. חבר הכנסת נחמן שי, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על צעצועים, צעצועים מסוכנים. בהצעת החוק מדובר על קביעה של צעצוע כצעצוע מסוכן ואיסור ביצוע פעולות לצורכי עסק בצעצוע שנקבע כצעצוע מסוכן. אני רוצה לדבר, חברי וחברותי, על צעצוע מסוכן שבחרה שרת התרבות והספורט שלנו לעסוק בו, שנקרא גלגלצ. זאת תחנת המוזיקה של "גלי צה"ל". זה צעצוע מסוכן, גם לשרים בממשלת ישראל, כי ברגע ששרים מתחילים להשתעשע בכלי תקשורת ולבעוט אותם ממגרש למגרש, כשם שאני קורא עכשיו בשמחה גדולה באחד האתרים, שהשרה מודיעה: אתם לא רוצים לפגוש אותי, היא אומרת למפקדי גלגלצ, אני אפגוש אתכם בוועדת החינוך של הכנסת ושם אנחנו נבוא חשבון. אז נראה לי שיש פה איזו ראייה מעוותת של השרה רגב בתפיסה שלה מהי תחנת שידור במדינת ישראל,

מה היא אמורה לעשות, ובעיקר, איך לשמור עליה מכל משמר כדי שהיא, גם כנכס בתחום התרבות וגם כגוף בתחום התקשורת, תישאר שלמה ולא תיפגע. בין תפקידי בעבר,

אני צריך לציין שהייתי גם מפקד ועורך ראשי של "גלי צה"ל" ואני מכיר את התחנה הזאת ואת מעמדה הציבורי. הוא מוזר אם מסתכלים עליו מבחוץ, אבל הוא איתן, יציב וחשוב כאשר בוחנים אותו על רקע המציאות הישראלית. אני משוכנע שגם ראש אכ"א לשעבר אלעזר שטרן נדרש בתפקידו פה ושם לעסוק בענייני "גלי צה"ל" והוא יודע היטב עד כמה התחנה הזאת מיוחדת. בין היתר, הוא אחראי לה. אני לא יודע עד כמה הוא היה מעורב, אבל היא הייתה נתונה לאחריותו. "גלי צה"ל" וגם תחנת המוזיקה שלהם גלגלצ, היא עצמאית בתפקודה ובעבודתה, וכך צריך להיות. נכון שלו המציאו אותה היום, היא לא הייתה קיימת, היא לא הייתה קיימת. בשנת 2015 לא הייתי ממליץ למדינת ישראל להקים תחנת שידור צבאית. אבל היא קיימת מאז תחילת שנות ה-50, והיא הוכיחה את עצמה באין-סוף מבחנים. יש לה המבחן החשוב, היומיומי, כשמדי שעה, כשבודקים את ההאזנה לתחנות הרדיו במדינת ישראל, שתי התחנות האלה הן תחנות מובילות. מה זה אומר? זה אומר שהציבור אוהב את מה שהוא שומע, גם ב"גלי צה"ל" וגם בתחנת המוזיקה, בשתי התחנות האלה. לכן לשתי התחנות יש חלק חשוב בשמירה על הדמוקרטיה הישראלית.

בסופו של דבר, המקום הזה צריך להגן על הדמוקרטיה הישראלית. הוא מבטא את הדמוקרטיה הישראלית, הוא מייצג את הדמוקרטיה הישראלית והוא שומר עליה שלא תיפגע. תקשורת עצמאית היא חלק בלתי נפרד מדמוקרטיה. אז תגידו לי, מה בין מוזיקה לבין דמוקרטיה? אפשר גם למצוא קשרים או הקשרים, אבל זה לא העניין. העניין הוא ששרים בממשלת ישראל לא אמורים להתערב בתוכני השידור. כשהשרה רגב מבקשת להחליף את הצוות שמחליט איזה שירים משמיעים ב"גלי צה"ל", מחר היא תבקש להחליף את צוות האורחים של תוכנית הבוקר או אחר-הצהריים, כי היא רוצה שמישהו ישב שם ויחליט מה יהיו הכתבות ומה יהיה סדר הכתבות. את זה לא צריך לתת, לא רק לשרת התרבות, עם כל הכבוד שיש לי אליה, לאף שר בממשלת ישראל, כולל לא לשר הביטחון. אני אומר לכם מניסיוני לאורך עשרות שנים, ואני בטוח שחבר הכנסת שטרן יאשר את זה, שר הביטחון לא מתערב בענייני "גלי צה"ל" ולא שואל את השאלות: איזו כתבה משודרת מתי ואיפה? לכן כל אחד מאתנו שהדמוקרטיה במדינת ישראל יקרה לו, צריך להזדעק ולהגן על "גלי צה"ל". אפשר לתקן בה, אפשר לשפר בה, אפשר לשנות בה, אפשר לעשות בה כל מיני דברים, אבל עצם קיומה כפי שהוא היום הוא חיוני, הוא חשוב, ואסור לגעת בשתי התחנות, גם בתחנת המלל עם מעט המוזיקה וגם בתחנת המוזיקה. צריך להשאיר אותן במקומן. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת נחמן שי.

אנחנו עוברים להצבעה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד 2014. כאמור,

הערעורים נשמעו. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים,

17 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הודעת הממשלה נתקבלה. רבותי, הצעת חוק זאת תועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. רבותי, אנחנו עוברים לשאילתות לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. יעלה לדוכן וישיב על שאילתה מס' 87 של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי בעניין ביקורי הורי חיילים שומרי שבת.

חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, רשות הדיבור שלך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סגני השרים, הובא לידיעתי כי חיילים בני משפחות דתיות ומסורתיות המשרתים בצה"ל אינם מקבלים זמן לביקור משפחתי, כאשר חייל שאינו דתי יכול לזכות לביקור בשבת כחלק מנוהל השבת הצה"לי, ודתיים כמובן לא יכולים. מיותר לציין את חשיבות השוויון ואת התועלת

למרות ההוראות, למרות מה שקרה, כבוד סגן השר, ולמרות ההוראות של צה"ל, לא נותנים להם. ויש לנו הוכחות, כמו בפעם הקודמת. פנו אלי חיילים, דיברו אתי חיילים, אחרת לא הייתי יודע. ואני אומר, בפועל זה לא ממומש. לכן השאלה היא עכשיו עוד יותר גדולה: זה לא רק מה שסביר, שוויון,

בניגוד להנחיות של צה"ל, ולא נותנים להם. תודה. אדוני יכול לשבת במקום. כמו שאמרתי בתשובתי הקודמת, אני אומר גם עכשיו:

אני מבקש לקבל את הדוגמאות הקונקרטיות שאתה מכיר, ואני מבטיח לך שהנושא ייבדק עד תום. גם אני לא אוהב שפקודות צה"ל אינן מתבצעות ואינן נשמרות, ואם זה קורה, אני אדאג שהדברים האלה לא יקרו.

תעביר אלי בבקשה מקרים שבהם הורי חיילים ביקשו לבקר ולא נתנו להם, ואני אטפל בכך עד תום. תודה לסגן שר הביטחון. אני מודה לך. אני אבקש מסגן שר החינוך חבר הכנסת הרב מאיר פרוש לעלות לדוכן. במסגרת שאילתות שיישאל, אנחנו עוברים לשאילתה הראשונה לסגן שר החינוך, מס' 35, סיווג פנימיות, של חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. נמצא? פה. ודאי, כן. חבר הכנסת סגן יושב-ראש הכנסת חיליק בר ישאל את סגן השר.

השאילתה הזאת באה בעקבות שאילתה של פורום הפנימיות בארץ. אני בוגר כמה פנימיות בעצמי, ואני מבקש לשאול אותך, אדוני סגן השר: בדוח העשור נקבע שיש לסווג פנימיות לפי סוגות, ולהתאים לכל סוגה שירותים פסיכו-סוציאליים שהמינהל יעניק לפנימיות. ברצוני לשאול אותך: 1. האם נערך מחקר על פרופיל הילדים הפונים לחינוך פנימייתי? 2. האם נשקלה עריכת השוואה בין פרופיל הילדים בפנימיות החינוכיות לזה שבמערכת הפנימיות של משרד הרווחה? 3. האם נכתבה הצעה לתוכנית תקציבית חדשה לפנימיות החינוכיות בעקבות הדוח הזה?

תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. אדוני סגן השר ישיב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, עמיתי חבר הכנסת חיליק בר, 1. המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער החל בתהליך פיתוח כלי מחקר שייתנו מענה מהימן ותקף הן בנושא סיווג פנימיות והן בנושא בניית תוכניות עבודה מותאמות המבוססות על נתוני אמת שיעלו מן השטח. בימים אלה הכוונה היא באוגוסט, התשובה הוכנה אז, כי השאילתה שלך גם היא הייתה באוגוסט, עוסקים צוותי עבודה במינהל בשיתוף ה"ג'וינט", מכון ברוקדייל, בבניית שאלון נתוני חניך, ובהמשך יושם דגש בפיתוח שאלון מוסדי. נתוני מחקר ראשונים יופקו על-פי תוכנית העבודה בסוף שנת 2015. עד עתה לא נערך מחקר מוסדר, אך מבדיקות שערכו האגף הפסיכו-סוציאלי ואגף הקליטה במינהל עולה שכ-70% מהמופנים לפנימיות המינהל מוכרים לשירותי הרווחה ולעתים אף מופנים על-ידיהם. 2. לאור הנתונים האמורים בסעיף 1 לעיל, נערך המינהל להתאמת הכלים לטובת מתן טיפול מותאם למאפייני האוכלוסייה. כלי המחקר המצויים כעת בפיתוח יאפשרו למינהל לערוך השוואה

של אלו שבמערכת הפנימייתית של משרד הרווחה. במהלך 2016 יבצע המינהל מיפוי של אוכלוסיית החניכים בפנימיות בעזרת הכלי החדש. המיפוי ייערך תחילה במסגרות קצה הרצף, בסוף 2015. כלי המחקר המצויים בתהליך פיתוח על-ידי המינהל מתבססים על שיטת הרף, המצויה בשימוש במוסדות הרווחה. אלה יאפשרו השוואה ויסייעו בבניית תוכנית חינוכית טיפולית תחילה ומעקב אחר התפתחות והתקדמות החניך בשנות ההתחנכות בפנימייה. הכלי האמור יאפשר בניית תוכנית עבודה ברמת הפרט והמוסד.

המינהל מוביל שינוי בעבודת הפיקוח במוסדות קצה הרצף, שבהם לפחות 70% מהתלמידים בעלי פרופיל רווחה. המודל החדש מאפשר ליווי צמוד יותר של כל הגורמים ברמת הפרט. 3. אכן נכתבה הצעה והונחה על שולחנו של השר,

תודה, אדוני סגן השר. התשובה הוכנה באוגוסט, וגם ציינת שיש דברים שאמורים לקרות עד סוף 2015, שזה עוד שנייה וחצי. האם אתה יודע אם קרה משהו בשלושת החודשים האלה? כי לפי התשובה שלך אנחנו, מבטיח לבדוק. אני חושב שבמהלך השבוע או בשבוע הבא, כשנתראה, אני מקווה שיהיה לי.

או במכתב או משהו, לתת לי נתונים על זה? אני, בעזרת השם, רושם לעצמי. תודה לחבר הכנסת חיליק בר. אנחנו נעבור לשאילתה של חברת הכנסת סתיו שפיר,

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד סגן השר,

משרד החינוך מסבסד את לימודיהם של ילדים בני שלוש וארבע בגנים הפרטיים ב-700 שקלים בעבור תלמיד, ואולם גנים רבים לא מזכים את ההורים בהתאם ועושים שימוש בכסף. כיצד השר מתכוון לפקח על התופעה? גברתי חברת הכנסת סתיו שפיר, משרד החינוך הוציא הנחיה לכל בעלי, אני הייתי מקריא את השאילתה: "ברצוני לשאול: מה ייעשה לפיקוח על התופעה?" אולי זה נוסח אחר. משרד החינוך הוציא הנחיה לכל בעלי גני-הילדים הפרטיים, כי עליהם לספק את השירות הבסיסי של הגן עד לשעה 13:20 חינם. בהנחיה נאמר כי מותר מבחינה חוקית לגבות תשלום על צהרון, בתנאי שלא תהיה התניה של שירות בשירות, דהיינו שלא תהיה חובה להירשם גם לצהרון.

אני חוזר שוב: משרד החינוך הוציא הנחיה לכל בעלי גני-הילדים הפרטיים, שעליהם לתת את השירות הבסיסי של הגן עד לשעה 13:20 חינם. בהנחיה נאמר כי מותר, מבחינה חוקית, לגבות תשלום על צהרון, בתנאי שלא תהיה התניה של שירות בשירות, דהיינו, אם מישהו לא לוקח את השירות של צהרון. נוסף על

ונפתחים תיקים באגף האכיפה נגד מי שמפר את ההנחיה,

אם את טוענת שיש גביית יתר. משרד החינוך מעביר לגנים 700 שקלים סבסוד, בגנים פרטיים. הגנים היו אמורים לחסוך מתוך זה, אבל 700 השקלים האלה הם עבור הפעלת גננת וכל מה שצריך כדי להפעיל גן. גנים פרטיים מקבלים איזה סבסוד, והסבסוד אמור לעבור להורים, בדמות הפחתה בתשלום,

אבל הכסף שהמשרד מעביר הוא כדי להפעיל את הגן הזה, ולכן צריך לקבל

את השירות הזה, של גן, ובזה כולם מחויבים. גם בעלי הגנים הפרטיים מחויבים להפעיל את הגן עד השעה 13:20 חינם, תמורת הכסף שהמשרד נותן. בפועל הם גובים מההורים עוד כסף. אני לא מדבר שאני יודע שגובים כסף, ואני לא אומר שהכסף הזה שגובים הוא עבור הפעלת הגן.

אם יש גבייה של כסף, יכולים לגבות עבור הצהרון. על זה, מי שרוצה להשתתף בזה, יכול לשלם כסף,

גם על תקן נוסף. גובים כסף על תקן נוסף של מטפלת בתוך הגן. שוב, ההנחיות של המשרד הן שאסור לגבות. אם למישהו יש תלונה ספציפית על גן ספציפי, על גננת,

על מה שאתם יודעים, אנחנו רוצים לדעת מכם. ההנחיות של המשרד הן שמקבלים חינם. נוסף על כך, משרד החינוך מטפל בתלונות שמתקבלות בנושא, ונפתחים תיקים, כמו שאמרתי קודם, באגף האכיפה, נגד מי שמפר את ההנחיה. יש לציין שבאחד המקרים אף נדרש בעל הגן להשיב כספים להורים בשל גבייה שלא כדין. אז אם יש מקרים שאתם יודעים להצביע עליהם, אני אשמח להעביר את התלונה. שאלה נוספת לחברת הכנסת סתיו שפיר.

קודם כול, אני חייבת גם לברך על העלאה של מכשיר השקיפות של תקציב משרד החינוך לאתר שלכם, סוף-סוף. זה מאוד עוזר לראות את הנתונים, ונשמח מאוד גם בוועדת השקיפות לעמוד לרשותכם כדי להפוך את זה ליותר נגיש וליותר שקוף לציבור. מהנתונים האלה אפשר לראות שבין 2012 ל-2014 קפץ התקציב שמוקדש לחינוך הדתי ב-12% ב-2014 בהשוואה ל-2012, בעוד שבחינוך ממלכתי רגיל הוא עלה רק ב-8%, מה שהגדיל את הפערים בין החינוך הממלכתי-דתי לחינוך ממלכתי רגיל, שעה שהחינוך הערבי בישראל מתוקצב בפירורים בהשוואה לשני התקציבים האחרים האלה. מה בכוונת משרד החינוך לעשות כדי לצמצם את שני הפערים האלה, דבר שהוא כל כך מתבקש ולא אמורים להיות עליו חילוקי דעות, לא בין ימין לשמאל ולא בין המגזרים השונים שמיוצגים בכנסת הזאת? תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. אדוני סגן השר ישיב. חברת הכנסת שפיר, זה לא סוד שאני אדם דתי. אבל זה גם לא סוד שקשה מאוד לומר שבשנים 2012 2014 החינוך הדתי קיבל יותר כסף מאשר בעבר. אנחנו לא יודעים על דבר כזה. יש עלייה בנתונים. במערכת שלכם רואים את העלייה בתקציב. את יודעת מה, במקרה של החרדים ודאי שזה לא קרה. יכול להיות שהשר פירון, דיברתי על ממלכתי-דתי. ממלכתי-דתי עדיין שייך למסגרת אחת. יכול להיות שהיא צודקת. היא מדברת,

יכול להיות שהשר פירון הכריז על כך שהוא רוצה להעביר גנים מהמוכר שאינו רשמי לממלכתי-חרדי. אני לא יודע על תנועה גדולה שהייתה מקרב הציבור החרדי, שהם היו מוכר שאינו רשמי, לא דיברתי על חינוך חרדי. יש פער בעיקר בין המוסדות של הציונות הדתית לבין המוסדות הממלכתיים החילוניים הרגילים, ופער עוד הרבה הרבה יותר גדול בין שניהם לבין המוסדות הערביים.

הוא פשוט גדל בשנתיים האחרונות,

אני לא יודע לענות לך ספציפית. אני יודע רק שמשרד החינוך מתנהל באופן שקוף,

שמבקש לבדוק ולדעת עבור מה הכספים הולכים יכול לקבל את התשובות. אין מצב שמשרד החינוך מחליט לחלק כסף לקבוצה כזו או אחרת כי כך הוא, השאלה היא אם יש איזו תוכנית שהיא לצמצום הפערים האלה. אין מצב שמשרד החינוך מחליט לחלק כסף לקבוצה כזו או אחרת כי כך בא ל-y או ל-z. אין מצב כזה. יכול להיות, אני לא מכיר את הנתונים, שמשרד החינוך הגיע למסקנה שסקטור מסוים בשנים מסוימות לא תוקצב,

הנתונים מלכתחילה היו נתונים של פער, והפער הזה, במקום להצטמצם,

השאלה היא אם יש במשרד החינוך תוכנית כלשהי לצמצום פערים בין המגזרים השונים, הסתכלות על זה, בחינה של הממצאים האלה. אני מוכן לבדוק את הדבר ולחזור עם תשובה. תודה. תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר.

מס' 74: בטיחות בהסעות ילדים עם מוגבלות. כבוד סגן השר, חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות הסמיך שרים להתקין תקנות בטיחות. משרד הרווחה כבר התקין תקנות כאלה, לבטיחות ההסעה ואחריות המלווה או הנהג לבטיחות הילדים בהסעה. עד היום משרד החינוך לא התקין תקנות הנוגעות לגילאי 3 21. שאלתי:

טרם הותקנו התקנות על-ידי משרד החינוך? תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן. ישיב סגן השר. חבר הכנסת פולקמן, תקנות משרד הרווחה חלות על פעוטות עם צרכים מיוחדים גילאי אפס עד שלוש שנים בלבד.

אוכלוסיית הילדים עם צרכים מיוחדים המטופלים על-ידי משרד החינוך היא בגילים 3 21 שנים. ברור לחלוטין כי אוכלוסיית התלמידים המטופלים על-ידי משרד החינוך גדולה בשיעור ניכר מזו המטופלת על-ידי משרד הרווחה. יש שני קובצי תקנות המסדירים את יישום חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ביחס לתלמידי מערכת החינוך גילאי 3 21: תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה 1995, ותקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה 1995. בשני קובצי התקנות יש הוראות שיש להן נפקות לעניין בטיחות ההסעה. משרד החינוך פרסם גם חוזר מנכ"ל ובו הוראות לעניין בטיחות בהסעת תלמידים, והוא מפרסם מדי שנה נוסח של מכרז לצורך עריכת מכרזים על-ידי הרשויות המקומיות לבחירת קבלני הסעות. המכרז ונספחיו כוללים אף הם הוראות לעניין בטיחות ההסעה. משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי מקיימים צוות עבודה משותף הדן בכל נושא הסעות הילדים עם צרכים מיוחדים, ובין הנושאים שיידונו בצוות תהיה גם הסוגיה מה המסגרת הנורמטיבית, ובכללה תקנות, המתאימה להסדרת הוראות לעניין בטיחות הסעות. תודה. יש לך אפשרות. אתה יכול, אם זה קצר.

יש לך הזכות לשאול שאלה נוספת. כבוד סגן השר, רק להבין, אז יש דברים של ביניים, יש תקנות חלקיות, אבל מה לוח הזמנים לתיקון תקנות? אני מבין שיש צוות ואני מבין שיש מכרזים, ואני גם מבין שזה מורכב יותר,

משרד הרווחה עשה תקנות, יש שם נהלים מפורטים. יש לוח זמנים,

בתוך כמה חודשים התקנות האלה יתוקנו? כי אין תקנות, יש פתרונות חלקיים בינתיים. אני יודע שנעשים המאמצים לסיים את זה בהקדם. לומר לך אם אני יודע ברגע זה מה לוח הזמנים? לא יודע לומר לך. אשתדל לבדוק את זה ולענות לך בעל-פה כשניפגש בימים הקרובים. תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן. אדוני השר יסכים לשאלה? מאיר כהן ביקש לשאול שאלה את השר.

חבר הכנסת מאיר כהן, אני מאפשר לך. מחוץ לזמן? זה מחוץ לתקנון. בוא נגיד, מחוץ לסדר. הוא ביקש. אדוני סגן שר החינוך, זו לא שאלה. אני רק רוצה להציע בחצי דקה, היות שאני חתמתי על התקנות של משרד הרווחה שחבר הכנסת פולקמן מדבר עליהן, יש הרבה מאוד פרצות, כשכל שנה מחדשים, וכל שנה מוסיפים, ואין דין חוזר מנכ"ל כדין תקנות.

אין דין חוזר מנכ"ל עם שינויים כדין תקנות ברורות. צריך פשוט, אני מציע לשר בנט, אני חושב שהוא יעשה את זה, לגעת בתפוח אדמה הלוהט הזה ופעם אחת לחתום ולגמור את הסיפור הזה, כי מגיע לילדים האלה לנסוע בהסעות כשיש תקנות מאוד ברורות.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן, תודה לרועי פולקמן. אדוני סגן השר, השאלה של חבר הכנסת מאיר כהן היא בעצם שהשר, רשמתי לי. מאיר כהן אומר: הוא חתם, יש פרצות, מציע לשר לחתום על התקנות. רשמתי לי.

נעבור לשאילתה מס' 103 של חבר הכנסת איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה:

תודה, אדוני. אדוני סגן השר, לסטודנטים ההנדסאים אין זכויות זהות למקביליהם באקדמיה במעונות ולעתים גם בנושא המלגות. לחינוך הטכנולוגי יש חשיבות רמת מעלה, ולצד זה יש זלזול בהוראה, כפי שהדבר משתקף בתחומים השונים, כגון שכר המרצים ואיכות הכיתות. ברצוני לשאול: 1. האם המצב הקיים ידוע ומקובל עליכם? 2. מה אתם עושים כדי לטפל בנושא? תודה לחבר הכנסת איתן כבל. אדוני סגן השר.

חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958, מסמיך את המועצה להשכלה גבוהה, שהיא המוסד הממלכתי לענייני ההשכלה הגבוהה במדינה, לאשר למוסד חינוך להפוך למוסד להשכלה גבוהה ולהסמיכו להעניק תארים אקדמיים. לימודי ההנדסאים אינם לימודים לתואר אקדמי, ועל כן אין הם בסמכותה של המועצה להשכלה גבוהה. הגורם האחראי ללימודים אלו הוא משרד הכלכלה. תודה,

תודה לחבר הכנסת איתן כבל ותודה לסגן השר. נעבור לשאילתה מס' 173 של חברת הכנסת נורית קורן. אני מבין שהיא איננה, לפרוטוקול. אדוני השר, אני הולך להתאשפז.

אנחנו ממשיכים. נורית קורן, לפרוטוקול?

אז אין, גם לא תשובה.

אין שום דבר. אם היא לא נמצאת, אדוני לא משיב. מה אני עושה עם זה? תשאיר את זה בתיוק שלך, מה אני יכול להגיד? אני פעם הייתי עונה וזה היה הולך לפרוטוקול, מה זה. פעם. אין יותר. כנראה בתקנון החדש אין יותר. חבר כנסת שהגיש שאילתה צריך להיות נוכח באולם, כדי שיהיה מכובד,

גם כשאדוני משיב לו. לא לא, אני לא מדבר על כבודו. אני ראיתי שעכשיו הוא נמצא פה. אני אעשה את מה שאתה אומר, אבל לא מקובל עלי.

רבותי, אני עובר לשאילתה 177 של חבר הכנסת מנואל טרכטנברג. גם את זה אתה יכול לתייק.

שאילתה אחרונה, מס' 191, של חבר הכנסת באסל גטאס. שם השאילתה: תקציב 2015 והחברה הערבית. אדוני השר, סגן השר, בקרוב יחלו, כבר החלו, דיוני התקציב. לדברי ראש אגף התקציבים מ-6 במרס 2014 בסח'נין, שיטות ההקצאה כלפי הערבים אינן שוות, יש פערים גדולים במשאבים המוקצים לתחבורה הציבורית, בהכנסות מארנונה עסקית, באזורי תעשייה ובחינוך. רצוני לשאול: 1. מה היא שיטת התקצוב במשרדך לחברה הערבית? 2. איזה אחוז מוקצה לה? 3. מה הם השינויים שייכנסו לתקציב 2015 2016? תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. אדוני סגן השר ישיב. לחבר הכנסת גטאס, ברצוני להבהיר שמשרד החינוך מקצה תקציבים ללא הפליה של מגזר,

דת או לאום. ההקצאות הן על-פי קריטריונים שוויוניים, פומביים וענייניים. בחלק מן המקרים המשרד מתגבר אוכלוסיות חלשות מבחינה כלכלית-חברתית בתוספות תקציביות ובשעות שבועיות, וכן מתקצב פעילויות ותחומים ייעודיים, כגון סיוע בקליטת עלייה, סיוע לבתי-ספר בפריפריה, סבסוד גני-ילדים לגילאי שלוש-ארבע, תגבור לימודי יהדות, תוכניות ייעודיות למגזר הערבי, הדרוזי והבדואי, תוכניות למניעת נשירה ועוד, בהתאם למדיניות המשרד. יש לציין שקיימים לעתים פערים בין שיעור התלמידים במגזר הערבי בשכבת גיל ובין שיעור הקצאת המשאבים למגזר זה. פערים אלו נובעים בעיקר מהקצאת משאבים לתחומים שאינם רלוונטיים למגזר הערבי, כגון סיוע בקליטת עולים חדשים או חוסר יכולת של הרשויות המקומיות להקצות את חלקן במימון התוכנית, ומפערי פרופיל של המורים. המשרד פועל לצמצם פער זה בהקצאת השעות לתלמיד בארבעה מישורים עיקריים: א. התוכנית לתקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך, שהמשרד החל בה בשנת הלימודים תשע"ה, והמשרד בהנהגתו של השר בנט ממשיך בה,

לבתי-הספר החלשים מבחינה חברתית-כלכלית, ובכללם האוכלוסייה הערבית. מדובר בתוכנית בעלות כוללת של כמיליארד ש"ח על פני חמש שנים, שתיטיב עם כל הפריפריה החברתית-כלכלית של מדינת ישראל.

הקצאת משאבים דיפרנציאלית במסגרת התוכניות הייעודיות שמופעלות בבתי-הספר וברשויות המקומיות, שהן מעבר לשעות הלימוד הבסיסיות. יצוין שחלק ניכר מהמשאבים שנוספו למערכת החינוך בשנים האחרונות הוקצו באופן דיפרנציאלי.

רפורמת הסייעת השנייה מתעדפת את גני-הילדים

תוכנית בתי-הספר של החופש הגדול כוללת מסגרת חינם לאשכולות 1 5, התוכנית לחיזוק לימודי המתמטיקה מתעדפת את הפריפריה, התוכנית לתקשוב מערכת החינוך התמקדה במחוז הצפון ובמחוז הדרום, התוכנית לניהול עצמי כללה תקציב גמיש משמעותי לבתי-הספר באשכולות הלמ"ס הנמוכים,

צהרונים לגילאי שלוש עד שמונה, מופעלת באשכולות למ"ס 1 3 ובעיר ירושלים, תוכנית השאלת ספרי לימוד מתעדפת בתי-ספר חלשים,

צמצום מספר התלמידים בכיתה במסגרת התוכנית להפחתת מספר התלמידים בכיתה, שבה נקבע מספר התלמידים המקסימלי בהתאם לעשירון הטיפוח שנקבע למוסד.

שהתחיל בתשס"ט ורק לפני שבועות מספר הכריז השר בנט על הרחבתו באופן משמעותי, יקטין את מספר התלמידים בכיתה בשכבות החלשות בחברה, ובכללן המגזר הערבי, וצפוי שיגדיל את שיעור ההקצאה למגזר זה.

תוכנית אסטרטגית למגזר הערבי, בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה בעניין זה לפני שבועות אחדים, בכוונת משרד החינוך, בשיתוף פעולה עם משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, להשיק בשנת תשע"ו יישום של תוכנית רחבת היקף לקידום החינוך במגזר הערבי ובמגזר הבדואי. התוכנית מבוססת על ועדת אתגרים, שפעלה בשיתוף פעולה בין-משרדי בשנים 2015-2014 במטרה לזהות את הנקודות הקריטיות שיש להתערב בהן כדי להוביל לשינויים משמעותיים בחינוך במגזר הערבי. תודה לסגן השר, תודה לשואל. רבותי, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. אדוני סגן השר רצה להגיד עוד משהו? יש לי רק מחנין זועבי.

נסתיימו השאילתות. אני מודה לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש. אני מודה לשואלים. אדוני סגן מזכירת הכנסת, הודעה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת איציק שמולי, תמר זנדברג ונורית קורן בנושא: מדיניות חיסול כלבים על-ידי המדינה.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. רבותי, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, כ"ח בחשוון התשע"ו, 10 בנובמבר 2015, בשעה